תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 23) (קביעת פקודות בעניין המלצה על קיצור תקופת התיישנות או תקופת מחיקה של חייל), התשע"ז 2016, של חברת הכנסת ענת ברקו, הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 19) (פסק-דין פלילי של בית-משפט צבאי כראיה בהליך אזרחי), התשע"ז 2016, של חברת הכנסת ענת ברקו.

תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, יום שלישי, נאומים בני דקה. כל מי שמעוניין יוכל להירשם בהצבעה. אני מפעיל את ההצבעה לצורך ההרשמה לנאומים בלבד. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי,

אתה תהיה ראשון הדוברים. אחריו, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, במוצאי השבת שעברה חלה הילולת רחל אמנו, ואני רוצה לומר לך שכאחד שרצה להשתתף ונמנע ממנו להשתתף בהילולה, הרבה שנים הלכתי, מדי שנה, להילולה של רחל אמנו, זו הייתה קטסטרופה, ואני חושב שאנחנו, ככנסת ישראל, צריכים לתת את הדעת על זה. אני יודע שההשקעה שהמשרדים, בעיקר המשרד לשירותי דת, משקיעים בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי במירון, אין השקעה כזאת לא באירועים בכותל המערבי ולא בהילולה של רחל אמנו.

שאנחנו נקיים דיון על הדבר הזה, למה בהילולות שאנחנו יודעים מדי שנה בשנה שזה נועד מראש לכישלון, אין מערך מסודר בתחבורה ובמשטרה.

תודה לחבר הכנסת מלכיאלי. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת יהודה גליק. שלום, אדוני היושב-ראש, חברים, אדוני היושב-ראש, אני פונה אליך בפנייה אישית ובבקשה להתערבות, כיושב-ראש הבית הזה וכגורם מאחד, בהמשך למה שהיה אתמול לגבי חוק המואזין. אני הייתי פונה אליך בהצעה לחסוך את כל מצבי האי-נעימות שמשתוללים בבית הזה לפעמים, ולבקש מכבודו לעצור את החקיקה הזאת, ובמקביל להציע הקמת ועדה בראשות נשיא בית-הדין השרעי המוסלמי, השופט עבד אל חכים חאג' יחיא, שיעמוד בראש ועדה יחד עם אנשי ציבור עבד אל חכים סמארה, סליחה. סמארה. אני חוזר. שמחתי לשמוע שיש אנשים כל כך חשובים בכנסת הזאת. אמת.

השופט, נשיא בתי-הדין השרעיים, השופט עבד אל חכים סמארה, שיעמוד בראש ועדה, יחד עם נציגי ציבור וחברי כנסת, ובכל המקומות שחושבים שעדיין הקול הזה, צריך להסדיר אותו, כמו ביפו, שהוסדר, כמו באום-אלפחם, כמו במקומות אחרים, אפשר להגיע לדברים כאלה בהסדר, בהבנה, ולשמור את הסטטוס-קוו ואת חופש הפולחן, תודה. אצלנו, ויפה שעה אחת קודם, אדוני. תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. חבר הכנסת יהודה גליק,

ואחריו, חבר הכנסת נחמן שי. אדוני יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת יולי אדלשטיין, חברי וחברותי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה,

הרעיון של חבר הכנסת פריג' ראוי לבדיקה, מעצם העובדה שהוא נוצר מהידברות. חברי חברי הכנסת, בשבוע האחרון מתנהל פה ויכוח, הוויכוח הוא לגיטימי, סגנון הוויכוח הוא לא לגיטימי, יש ויכוח על חוק ההסדרה. תומכי חוק ההסדרה אינם פחות מוסריים ממתנגדיו, אינם יותר אוהבי, שונאי, בית-המשפט ממתנגדיו. רבותי, לגיטימי לחשוב שחוק ההסדרה הוא חוק מוסרי. חוק ההסדרה הוא החוק הקיים במדינת ישראל. במדינת ישראל, כל אדם שבונה בתום לב על קרקע פרטית יכול לשלם פיצויים ולא להיות מפונה, למה החוק בישראל הוא מוסרי וההסדרה לא מוסרית? גם ביהודה ושומרון, כשעל אדמותיו הפרטיות של משה זר בברקן

קבע בית-המשפט כי עליו לוותר על הקרקע ולהסתפק בפיצוי כספי. בשנות ה-60 חוסיין מלך ירדן חילק את האדמות ביהודה ושומרון חינם לכל המוכתרים של הכפרים, כדי לחזק את מעמדו. זה מה שמוגדר ביהודה ושומרון קרקעות פרטיות. גם בעפרה, גם בעמונה, גם במקומות אחרים שבהם יש תביעות לפלסטינים לבעלות על הקרקע, אין מקרה שבו המתנחלים משתלטים על קרקע מיושבת או מעובדת ומסלקים את היושבים. בכל המקרים מדובר בהתיישבות על קרקע שלא עובדה,

גם אם מדובר בקרקעות פרטיות, הדבר נעשה בתום לב. אפשר לפצות את הבעלים ולפתור את העניין הזה. אין פה שום צד שיותר אוהב את בית-המשפט. הרעיון הוא להעביר חוק ולא לפגוע בבית-המשפט. אין פה שום צעד שהוא פחות מוסרי או יותר מוסרי.

תודה לחבר הכנסת יהודה גליק. חבר הכנסת נחמן שי,

חבר הכנסת איימן עודה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שמחתי על ביקורו של ראש ממשלת רוסיה בישראל, ללא ספק ביקור חשוב מאוד, אבל שמעתי בדאגה שהוא עומד לקבל צעצוע יקר מאוד. אמרו פעם על הגברים ועל ההבדל בין ילדים לגברים, שכולם אוהבים צעצועים, ההבדל הוא רק במחיר. אז כאן המחיר הוא גבוה מאוד. בעת ביקור במכון וולקני הוא התעניין מאוד ברחפן, ושר החקלאות, ברוב נדיבותו, העניק לו את הרחפן, שעלותו כמה מאות אלפי שקלים, ובאותה הזדמנות מסתבר שנוצרה פה בכלל איזו מבוכה בין-לאומית גדולה, כי הרחפן הזה נושא טכנולוגיות שאסורות בייצוא, שקיבלנו אותן בתור, זה לא לגו. הרב ליצמן, זה רחפן לא מלגו. זה רחפן-רחפן. הנכדים שלי משחקים בלגו. תבדוק, אולי הוא נתן לו לגו. אנחנו יכולים לתת לו לגו, זה לא תוצרת הארץ, לגו זה צעצוע נהדר, זה עולה הרבה פחות, אבל כמו שכבודו לא ייתן מכונת MRI למישהו שמתעניין בטכנולוגיה ישראלית, ככה גם שר החקלאות לא מוסמך להעניק את המתנה הזאת, מה גם שהיא כרוכה כנראה בהסתבכויות בין-לאומיות. זה דבר מגונה, על פניו, שלא צריך היה לקרות מלכתחילה. זאת לא סמכות של שר, אבל עכשיו שומרים את השלט, כן. והכי מגוחך במדינת בננות, כמובן, את השלט לא נתנו. אז יש רחפן שמחפש שלט. הלוואי שזה היה מצחיק כל כך. זה עצוב, זה צריך להיבדק היטב, העניין. אני לא רוצה להלבין את פניו של ראש ממשלת רוסיה ולא את פניה של רוסיה, זה לא יכול לקרות.

תודה לחבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת איימן עודה,

חבר הכנסת אברהם נגוסה. מכובדי היושב-ראש, בבית-קפה אחד שנמצא על שפת הים היפה בחיפה, שפוקדים אותו לקוחות ערבים רבים, ובו גם עובדים ערבים, ניתנה הוראה שלא לדבר בשפה הערבית במהלך משמרת העבודה. כלומר, ערבים ללא ערבית. את האבסורד הזה חשף כתב עיתון "הארץ" ג'קי חוגי, וזהו רק מקרה אחד מני רבים, הגישה הזאת שרוצה למחוק את הזהות ואת השייכות של בני המולדת הזאת, לצבוע את הארץ בצבע אחיד ותו לא. אבל כנראה מה שלא הבינו זה שמי שרוצה להדיר את הערבית מוצא את עצמו מודר בעירנו היפה חיפה, מה גם שזה פשוט לא חכם לכלכלה. אל מול הכיעור הזה יש גם המון יופי. אני מברך את עמותת "יד ביד", את היוזמה של חיפאים ערבים ויהודים, שמתקיימת בשעה זו מול בית-הקפה, יוזמה של סיפורים דו-לשוניים, שיעורי ולימודי ערבית. נמשיך לצעוד בכל דרך בגישה של הכרה ולמידה של יופי התרבויות בחיפה ובכלל הארץ. זוהי הדרך.

תודה לחבר הכנסת איימן עודה. חבר הכנסת אברהם נגוסה, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת באסל גטאס. אדוני יושב-ראש הכנסת,

הבוקר קיימנו דיון חשוב בוועדה בראשותי, ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, בנושא תהליכי רכישת מקצוע לעולים, לציון יום ההכשרה המקצועית בכנסת. ידוע לכולנו כי אחד החסמים הקשים העומדים בפני העולים החדשים הוא נושא התעסוקה, רבים מהעולים מגיעים ארצה לאחר שעסקו במקצועם שנים רבות בארץ מוצאם, ובישראל אין תוקף לרישוי שלהם. בשל כך עולים מדווחים לחבריהם שעדיין לא עלו שקיים קושי אמיתי במציאת תעסוקה לבעלי מקצועות רבים, וכך עולים פוטנציאליים דוחים או מבטלים את עלייתם ארצה. אני פונה למשרדי הממשלה, לפתוח יותר הכשרה מקצועית לעולים חדשים. הוועדה בראשותי תמשיך לפעול להסרת חסמים ביורוקרטיים העומדים בפני העולים החדשים בתחום חשוב זה. כך נחזק ונעצים את העולים החדשים, ובאותו זמן נעודד עלייה לישראל ונחזק את הכלכלה הישראלית.

לחבר הכנסת אברהם נגוסה. חבר הכנסת באסל גטאס, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת איתן ברושי. אדוני היושב-ראש, מ-30 באוקטובר הפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב בשביתה. יותר מ-200 סטודנטים לא חזרו, בעצם לא פתחו את שנת הלימודים. מוזר שבתקשורת הדבר לא זוכה לעניין, אבל לצערי גם בנשיאות זה לא זכה לחשיבות הראויה. נאמר, כפי שהבנתי מחבר הכנסת טיבי, ליד שולחן הנשיאות כאילו העניין נפתר, ולכן הוא אפילו לא אושר לדיון מהיר, אומנם לא אני הגשתי,

לצערי, אני מתקשר אתמול ליושב-ראש ועד העובדים, ועד המרצים בפקולטה, ד"ר ערן דולב, והוא אומר לי: כלום. לא קרה כלום, לא התקדם כלום, אף אחד לא מדבר אתנו. 200 סטודנטים שיושבים בבית, ואו-טו-טו יפסידו שנת לימודים. אז קודם כול, אני מעלה את הנושא כאן.

אני מבקש שאכן גם אנחנו נעשה את מה שמוטל עלינו ונביא את זה בשאילתה דחופה, אני מוכן להגיש אותה, לשר החינוך כבר היום, כדי שמישהו יתייצב ויגיד מה קורה בעניין הזה, מי אחראי, מי לוקח על עצמו את האחריות.

תודה לחבר הכנסת גטאס.

למען הדיוק, הנושא נשקל בנשיאות, ואנחנו יכולים לאשר רק נושא אחד לדיון מהיר בוועדה. בזה מדובר. היה נושא אחר שרוב חברי הנשיאות סברו שהוא ראוי לדיון דחוף. אבל אני חושב שאתה צודק, ונמצא דרכים פרלמנטריות אחרות לדון בנושא הזה. אף אחד לא טען שהנושא נפתר.

חבר הכנסת איתן ברושי. אחריו, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, היתרון של מי שמדבר ראשון הוא שיש לו חופש בחירה. אז אני, בהמשך לדבריו של נחמן, רוצה להתייחס לאירוע במכון וולקני, אבל מהיבטים נוספים.

אני מקווה שלא תתפתח תקרית ביחסי ישראל, ארצות-הברית וברית-המועצות, או רוסיה, עם המטוס הזעיר. אבל אני רוצה לומר שני דברים: 1. בטח בשעות אלה, או לפי שְעון, נשיא המדינה נמצא בהודו. הדבר העיקרי שידברו עליו עם נשיא המדינה בהודו הוא חקלאות ישראל והסיוע שלה לפיתוח מדינה כמו הודו, וגם ארצות נוספות. כששר החקלאות נותן במתנה לראש ממשלת רוסיה מטוס זעיר שעוסק בפיתוח מתקדם של החקלאות הכי מתקדמת בעולם, זה מתבסס על השקעות העבר. אנחנו עדים למציאות שבתקציב 2017 2018 יש מחסור של מאות מיליונים בתקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר. אנחנו עדים למשבר, ואני מודיע לכם פה, חברי, שבימים הקרובים יתחילו צעדי מחאה, כפי שהכריזו ראשי החקלאות וההתיישבות, שלא היו כמוהם, במקביל להכרזת סכסוך עבודה של ההסתדרות עם הממשלה, כפי שקורה גם עכשיו.

מוטב שחברי הכנסת ידעו שכששר החקלאות מוכר את הידע של אתמול, או אפילו נותן מתנות, הוא אומר בזה משהו על מה שקורה מכאן והלאה.

נוסף על זה, במעמד הזה לא היה אף חקלאי אחד, לא היה שום נציג של ההתיישבות והחקלאות, כאילו זה צומח, כאילו זה מָן מן השמים. צריך לזכור שמישהו עבד קשה. היו ממשלות שתמכו, ואנחנו נמצאים היום במציאות של משבר עמוק מאוד.

תודה, חבר הכנסת ברושי. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת איל בן ראובן. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, היום יום שלישי, 15 בנובמבר 2016, וזהו היום הראשון, אדוני היושב-ראש, של המבצע לגביית קנסות ושל החוק שחוקקנו ביום שני שעבר, שבמסגרתו נותנים הנחה בשיעור 40% על כל הקנסות שבמרכז לגביית קנסות. המבצע התחיל היום, אדוני היושב-ראש, ויימשך עד 15 במרס 2017. זהו מבצע מוגבל בזמן, למשך ארבעה חודשים. אני שמח לבשר שההיענות של האזרחים היא רבת משתתפים ומתקשרים, התקשר אלי המנהל של רשות האכיפה והגבייה, חברתי נורית קורן, בצהריים, ובישר על פניות בלתי רגילות למרכז לגביית קנסות. אנשים ואזרחים מכל השכבות, מכל האזורים, במיוחד במגזר שאני מייצג, המגזר הערבי, יש היענות רבה. אני קורא לכל האזרחים, יהודים וערבים כאחד, לנצל את המבצע הזה בתוך ארבעה חודשים וליהנות מהפחתה חסרת תקדים, של 40%. תודה. תודה לחבר הכנסת סעדי. חבר הכנסת איל בן ראובן, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת מאיר כהן. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, המערכה נגד הערכים, המוסר והדמוקרטיה הישראלית נמשכת, ועולה מדרגה. "מכשולים" במירכאות כמובן, כמו בג"ץ, כמו היועץ המשפטי לממשלה,

חוק ההסדרה שלשום, חוק המואזין מחר, ואני שואל: ממשלת ישראל, אתם לא מרגישים רע? לאן אתם מובילים את המערכה מול ערביי ישראל? לאן אתם מובילים את המערכה מול העולם המערבי והדמוקרטי? אני גר בסביבת יהודים וערבים שמנהלים מערכת חיים טובה, ולא חפה ממתחים, ואתם הולכים להרוס אותה,

חברי מהימין, אתם משחקים באש, ואני קורא לכם: עצרו, יש דרכים אחרות לפתור את הבעיה, ולפני שיהיה מאוחר, וכולנו נצטער.

תודה, חבר הכנסת איל בן ראובן. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת עליזה לביא. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אני מברך את היוזמים של הדיונים על ההכשרות המקצועיות, אבל אני מבקש להסב את תשומת לבכם: צריך להיות מאוד מאוד זהירים, כי בזמן האחרון מניפים גבוה את הדגל הזה של חזרה לחינוך המקצועי. אז אני, כמנהל בית-ספר הרבה מאוד שנים, תומך בהקמה מחדש של בתי-הספר הטכנולוגיים, אבל מזהיר את כל היושבים כאן, שלא ניתן את ידנו להקמה של בתי-ספר שמסלילים תלמידים, שמתייגים תלמידים. לצערי הגדול, מאות אלפי אנשים בגילי, פחות או יותר, בשנות ה-60, סבלו מה"מקיפות" הנוראה, שמורה או מנהל בית-ספר בכיתה ז' או בכיתה ח' שם את ידו על התלמיד ואמר: זה לשבט וזה לחסד, זה ילך למקצועי וזה ילך לעיוני. היו זהירים. אפשר לעשות את זה, ואנחנו נקפיד שזה יהיה בצורה הנכונה ביותר.

תודה, חבר הכנסת כהן. חברת הכנסת עליזה לביא, ואחריה, חבר הכנסת דב חנין. תודה, אדוני היושב-ראש, ומזל טוב, חבר הכנסת כהן, ליום ההולדת שלך, שחל היום. אני אחריך, אז אנחנו מברכים אותך כולנו.

הוא פשוט לא הביא עוגה, אז לא רציתי לברך אותו.

אדוני היושב-ראש, אתה יודע, כמו חברי כאן, בבית, שמספר הסטודנטים באוניברסיטאות הולך ופוחת, וזה נושא שכולנו צריכים לתת את הדעת עליו,

רק לאחרונה,

לצערי הרב, שומעים שסוגרים את המכללה החרדית לבנות שיזמה ופתחה חברתנו עדינה בר-שלום, שהיא כלת פרס ישראל. ואני שואלת: למה לעשות את זה? כולנו רוצים לשלב אוכלוסיות. עולם התעסוקה הולך ומשתנה, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו עושים את זה נכון. יש ניסיונות להביא את זה אל תוך האקדמיה, שהם טובים, וצריך לעשות אותם ברגישות, אבל למה לסגור את המכללה הכל-כך חשובה הזאת, שעשתה צעדים מבורכים לטובת אוכלוסייה של נשים חרדיות שאין להן מענה במסגרות הקיימות? אני מבקשת שלא לסגור את המכללה הזאת, ולתת תשובה ומענה גם על-ידי המל"ג וגם על-ידי שר החינוך, למצוא, צריך לתקן, יתקנו, אבל לא לסגור את המסגרת הזאת, שיש בה מענה.

אנחנו הולכים לקראת עולם תעסוקה משתנה, ועוד אוכלוסיות מצטרפות לעולם התעסוקה. חלילה לנו מלהוריד את רמת ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל, אבל בטח ובטח לתת את ההנגשה לכולם.

תודה לחברת הכנסת עליזה לביא. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת קסניה סבטלובה. תודה, אדוני היושב-ראש, בין הידיעות המדאיגות שהתפרסמו בימים אלה, התפרסמה ידיעה על עובדת במשרד ראש הממשלה שהגישה תלונה על הטרדה מינית נגד עובד אחר, אולם לא רק שהמטריד-לכאורה לא נענש, המנהל הישיר של המתלוננת הודיע לה שהיא מפוטרת לאלתר, והורה לה להסתלק מייד מהמשרד. אדוני היושב-ראש, הפרטים של המקרה הם שאותה מתלוננת ניגשה למנהל הישיר שלה כשהיא נסערת ובוכה, וסיפרה שעובד אחר הטריד אותה מינית,

עובדים מעידים שהמנהל אמר לה שאם הוטרדה, כנראה היא "לא צריכה להיות כאן" זה ציטוט, והוסיף: קחי את הדברים שלך ולכי הביתה, לא רוצה לראות אותך יותר. היא פנתה אומנם אחר כך לייעוץ המשפטי, והייעוץ המשפטי דרש להחזיר אותה מייד לעבודה, אבל מה שמטריד במיוחד זה התגובה הרשמית של משרד ראש הממשלה, ממשרד ראש הממשלה נמסר: המשרד פעל במקרה הזה לפי כל הנהלים, דרך הלשכה המשפטית. הנושא מטופל בנציבות שירות המדינה, שם הסוגיה תתברר. זאת תגובה מוזרה ביותר, אם לדברים אין יסוד, צריך להגיד את זה. אם לדברים יש יסוד, צריך להתנער מהתנהלות כזאת של מנהל. אסור שמשרד ראש הממשלה בישראל יעביר בנושא של הטרדות מיניות את המסר הנורא שמגיע היום מהבית הלבן בארצות-הברית. תודה לחבר הכנסת דב חנין. חברת הכנסת קסניה סבטלובה. אחריה, חבר הכנסת מסעוד גנאים.

חברי חברי הכנסת, בימים אלה, כשאנחנו רואים ומרגישים שהממשלה בעצם עסוקה רק בנושא אחד, וזה לא נושא התקציב, וזה לא הנושא של חוק ההסדרים, זה רק הנושא של הסדרה ספציפית של יישוב ספציפי של משפחות ספציפיות, היישוב עמונה, לצערנו, אנחנו מתוודעים לכך שהיישוב עמונה יותר יקר ללבה של הממשלה מהבעיה והסוגיה הקשה-מאוד של מכלי האמוניה במפרץ חיפה. סדר-יום ביטחוני מעוות לחלוטין של הממשלה: קואליציה שמוכנה להתאבד על כמה משפחות בעמונה, אבל אין לה שום בעיה להפקיר עשרות אלפי משפחות שחשופות למפעל האמוניה, כאשר במקרה חירום ביטחוני מדובר בפצצה מתקתקת. הממשלה בוחרת להיות שאננה, לא להרים את הכפפה ולא לקחת על עצמה את פרויקט העתקת המפעל לאזור בטוח יותר. האם אנחנו רוצים לחכות לאסון אקולוגי, חס וחלילה, לא עלינו? אולי עד אז ראש הממשלה כבר יחסל את התקשורת, כך שהדמיון בין שני המקרים, המקרה של צ'רנוביל ברוסיה והמקרה של מכלי האמוניה פה, יהיה גם דומה. אני רק רוצה להגיד שכבר באוקטובר 2013 הוחלט שהממשלה צריכה לחתום עם החברה הזוכה במכרז, שהוכרז עליו עוד קודם, על חוזה פיתוח, לא יאוחר מ-15 בספטמבר 2015. תודה. אנחנו כבר עכשיו מפגרים בהרבה. אין מצב שמכלי האמוניה יועתקו בזמן הקרוב, ואנחנו שוב מפקירים את המשפחות בחיפה, ואין מי שייתן את הדין על כך. אני קוראת לממשלה להתערב מייד בנושא הזה. זהו מצב החירום האמיתי, שבו צריך לדון ועליו צריך להחליט, ויפה שעה אחת קודם. תודה לחברת הכנסת סבטלובה. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה, אדוני, ואחריו חבר הכנסת טלב אבו עראר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לצערי זאת לא הפעם הראשונה שאני מדבר בנאומי הדקה או בנאומים בדרך כלל על תקיפת מורים בבתי-ספר. לצערי זה הפך לתופעה מדאיגה ומסוכנת. בכפר שעב הותקף אתמול מורה בחטיבת הביניים, והיום הייתה שביתה כללית בכפר בכל בתי-הספר ובכל מוסדות החינוך, במחאה על התקיפה הזאת. לפני כמה ימים גם הותקף מנהל בית-ספר תיכון בכפר א-ריינה, ולפני זה, גם בכסייפה, ולפני זה ולפני זה. אדוני היושב-ראש, התופעה הזאת מדאיגה מאוד, משום שפוגעים באנשים שעושים עבודת קודש. המורה, ההוראה היא שליחות. איזו דוגמה נותנים לתלמידים? איזו דוגמה נותנים לילדים שלנו, שהם לומדים בבתי-הספר האלה, כאשר הברוטליות והאלימות גולשות אל בין כותלי בית-הספר ומתקיפים ומשפילים את מי שבסוף אמור לתת לנו, לילדים שלנו, את החינוך נגד אלימות? את התופעה הזאת צריך להפסיק, אם זה לתת עונש קשה לכל מי שמרים יד על מורה, וגם עלינו,

לעמוד לצד כל המורים, שעושים עבודת קודש. אדוני היושב-ראש, המשורר הערבי אמר, בערבית: (אומר דברים בשפה הערבית,

כל אחד משניהם, לא יעוצו עצה אם לא יתייחסו אליהם בכבוד. אם תזלזל ברופא תיאלץ להחזיק מעמד מול המחלה שלך,

מול הבורות שלך.) תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. חבר הכנסת טלב אבו עראר, ואחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי. תתרגם לנו מה שאמרת? מכובדי היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, נודע לי שמחר עולה חוק ההסדרה. אני חושב שהשם האמיתי לחוק הזה הוא: חוק ביזיון לבית-המשפט העליון. בג"ץ פסק שצריך לפנות את ההתנחלות עמונה, ואני כאן שואל שאלה: יש בעמונה כ-100 בני-אדם. היא יושבת על קרקע פרטית, קרקע פלסטינית, מכוח הכיבוש התנחלו שם. במקביל, יש אזרחים אמיתיים, לא מתנחלים, שהם מלפני קום המדינה, אזרחים בדואים שפרוסים בעשרות יישובים שהמדינה לא מכירה בהם. איך הממשלה שם לא מכירה באזרחים אמיתיים, שהם באמת אזרחי מדינת ישראל,

בעמונה, שהיא בלתי חוקית, ובג"ץ גם פסק, כל המדינה קמה על רגליה, כל הממשלה, ורוצה לאשר, לאשרר ולהכשיר את ההתנחלות הזאת? מכובדי, הגיע הזמן שמדינת ישראל תוכיח באמת שהיא דמוקרטית. היא עדיין לא הגיעה, לא הצליחה להוכיח שהמדינה הזאת היא מדינה דמוקרטית.

תודה, חבר הכנסת טלב אבו עראר. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. אדוני היושב-ראש, אם החוק אינו צודק, לא רק שנכון לאדם שלא לציית לו, אלא הוא אף מחויב לעשות זאת, לא לציית לחוק כזה, את הדברים אמר הנשיא השלישי של ארצות-הברית, תומס ג'פרסון, מי שחיבר את הכרזת העצמאות, והדברים, מבחינתי, תקפים, כפי שאמרתי אתמול ל"אל-מיאדין" לגבי החוק למניעת השמעת המואזין ופגיעה ברגשות המוסלמים. ולכן, מכאן, מהכנסת, בתפקידי, בהיותי חבר כנסת, אני קורא, במקרה שהחוק הזה מתקבל בקריאה שלישית, אני קורא לציבור לא לציית לחוק הזה ולא לכבד אותו. תודה לחבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא,

חברת הכנסת ענת ברקו. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הכנסת ציינה היום את יום ההכשרה המקצועית, והכשרה מקצועית זה ראייה לטווח ארוך ובניית הכלכלה העתידית. אבל מה עושים? היום התבשרנו שב-2002 התקציב להכשרה מקצועית היה 273 מיליון שקל, והתקציב ירד וירד, ועכשיו מתכוונים להגדיל את התקציב, והוא יגיע בשנה הבאה, 2017 ו-2018, לכ-130 מיליון,

בשנתיים, הוא יהיה פחות ממה שהיה ב-2002. אני אומר שבדיון פה העליתי את השאלה על מצב התעסוקה לאוכלוסייה הערבית, ובמיוחד תעסוקת נשים. משרד הכלכלה, בתוכנית שלו ל-2020, רצה להגיע ל-41% העסקת נשים ו-79% העסקת גברים, זאת אומרת, בסך הכול 60% מועסקים ב-2020, אם התוכנית תתבצע. הכשרה מקצועית, אם משקיעים בה, מקטינים את הקצבאות שמשלמים לעניים ומצמצמים את העוני. לא בכדי שיעור העוני באוכלוסייה הערבית הוא 52.6%. לכן, צריך לטפל גם בזה. תודה, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חברת הכנסת ענת ברקו. אחריה חבר הכנסת יוסף ג'בארין. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני ממשיכה בסדרת הרצאותי על אודות השקרים הפלסטיניים, והפעם, שקר שהסתובב לנו פה השבוע,

עבר ב"שושו", מתחת לרדאר, ואני מתכוונת להצעת חוק-יסוד: המיעוט הערבי כמיעוט לאומי, שעליה חתומים כל חברי הרשימה המשותפת. ראשית, שאלה: מה זה בדיוק המיעוט הערבי? הלוא אנחנו כל הזמן שומעים את חברי הכנסת מהרשימה המשותפת מגדירים עצמם כפלסטינים בעלי אזרחות ישראלית. אז אם אתם מעוניינים בהכרה כמיעוט לאומי, ואם אתם מגדירים את עצמכם כפלסטינים, הרי שלהצעת חוק זו היה צריך לקרוא בשם הצעת חוק-יסוד: המיעוט הפלסטיני כמיעוט לאומי.

ממה נבהלתם? מה אתם מסתירים? אני אגיד לכם ממה נבהלתם, אתם מצד אחד רוצים להציג גישה בדלנית, כי אחרת איך תצדיקו את עצם קיומכם פה במשכן, אבל מצד שני, אם הבדלנות שלכם תהיה סביב היותכם מיעוט פלסטיני, הרי באמת ובתמים יהיה קשה להסביר מדוע אתם מתנגדים בכזה תוקף לרעיון של הזזת הגבול כך שלמשל תושבי ואדי-עארה ייכללו במדינה הפלסטינית,

להזיזם מבתיהם, רק את הגבול. הרי מה יותר הגיוני מלהעדיף להיות חלק מהרוב הלאומי במדינת הלאום שלךָ תודה. או שלךְ, על פני מדינת לאום אחר, ולטעון לאפרטהייד? האם כשמדברים על ערבים, מדברים על מצרים, מוגרבים, חאלבים? צריך לומר: הצעת החוק, אדוני היושב-ראש, היא אותה הצעת חוק שהוגשה על-ידי בל"ד בכנסת השש-עשרה ביוזמת עזמי בשארה. העתקתם אותה מילה במילה. אף אחד לא אמר את זה. רק שאז היא הייתה חריגה שבחריגות, ואילו היום אימצתם את ההצעה, תודה. הכל-כך קיצונית. אתם נוהגים לומר: המצאה קולוניאליסטית, ואתם מתנגדים, אבל בואו נגיד כך: רוצים הכרה כמיעוט לאומי ערבי, אבל ממש לא מוכנים להכיר במדינה היהודית שבה אתם אזרחים. תודה. תודה לחברת הכנסת ענת ברקו. חבר הכנסת יוסף ג'בארין. אחריו, חבר הכנסת יוסי יונה. כבוד היושב-ראש, אנחנו, ברשימה המשותפת, בחד"ש ובמפלגה הקומוניסטית, מגנים בתוקף את החוק הגזעני למניעת קריאת התפילה, חוק המואזין, ורואים בו פגיעה גסה בחופש הדת והפולחן, וניסיון פופוליסטי לשסות ולהסית נגד האזרחים הערבים. ממשלת נתניהו כנראה מיישרת קו עם הימין האירופי והאמריקני הגזעני. במקום להציג פתרונות מדיניים ותשובות חברתיות למשבר הדיור, העוני, הבריאות, לממשלת הימין אין מה להציע מלבד מהסתה, שנאה, חקיקה גזענית וגרירת הארץ למלחמת דת. האזרחים הערבים הפלסטינים בישראל אינם מהגרים. אנחנו מיעוט מולדת, וקריאות המואזין ופעמוני הכנסיות הם חלק מזהותנו ומזהות המקום. כך היה, וכך גם יהיה. אנו קוראים לכל הציבור השפוי בישראל, ואנו קוראים לחברינו חברי הכנסת, להתנגד למדיניות הרת אסונות זו ולחזק את המאבק היהודי ערבי המשותף נגד גזענות ולמען חיים משותפים על בסיס של שוויון מלא וכבוד הדדי. תודה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. חבר הכנסת יוסי יונה, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת ישראל אייכלר. אדוני היושב-ראש, בכאב עמוק אני אומר: קול דמי אחינו יוצאי אתיופיה צועקים מן האדמה. המשך הנוהג המכוער והנורא, הסירוב של מערכת הבריאות לקבל תרומות דם מיוצאי אתיופיה, חייב לבוא לקצו המיידי. אדוני היושב-ראש, הסירוב הזה, שנמשך כבר 20 שנה, בא אחרי שוועדה מקצועית קבעה חד-משמעית, ואני מצטט, שיש לקבל תרומות דם מיוצאי אתיופיה השוהים בישראל זה עשור. אך הנוהג המכוער הזה עומד בעינו. מה הסירוב הזה אומר עלינו, אדוני היושב-ראש? איך חשים יוצאי אתיופיה אל מול הסירוב הזה? דיברתי עם חברי אבי ילאו, פעיל חברתי ומנכ"ל ארגון הל"ה, שאמר לי דברים נחרצים, דברים כואבים. הוא אמר כך: אם יש ביטוי חריף, מכוער ומוסדי לגזענות כלפי יוצאי אתיופיה, הרי אנחנו רואים אותו בסירוב לקבל את תרומות הדם שלנו. המדינה היחידה בעולם שעושה זאת, אדוני היושב-ראש. היחס של המדינה לדם שלנו, ממשיך ואומר בכאב רב אבי ילאו, זה השורש. הדבר הזה מסביר למה לא אכפת למדינה ולציבור מאברה מנגיסטו, הנמצא זה 800 ימים בשבי ה"חמאס", הוא מסביר למה דוחפים את ילדינו למסגרות נפרדות,

ומסביר למה אנחנו זוכים ליחס אלים במיוחד משוטרי ישראל. אני מסיים, אדוני היושב-ראש. אבי ילאו קורא לראש הממשלה ולממשלת ישראל להתערב מיידית כדי לחייב את מערכת הבריאות לקבל את תרומות יוצאי אתיופיה. אני מצטרף לקריאתו. אדוני היושב-ראש, דם אחינו השפוך צועק לנו מהאדמה.

אדוני מוזמן למליאת הכנסת גם מחר בשעה 11:00,

אישרתי שאילתות דחופות בנושא ונשמע את תשובת הממשלה

חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת איציק שמולי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, היום הכנסת מציינת את יום הפג. הייתה לנו היום זכות, בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לשמוע מצגת נהדרת על התקדמות גדולה מאוד בתחום הפגייה, 80 מיליון שקלים שמשקיעים בזה, וגם הכשרת אחיות וגם תעודות ציון. הדבר המשמח ביותר הוא שבפריפריה הייתה מצוינות לא פחות מאשר במרכז. יש ירידה של 50% בזיהומים בפגיות, אך עדיין אנחנו במקום האחרון בפגיות אל מול מדינות ה-OECD. מובן מאליו שאני ציינתי, ואני מציין פה, את תרומתו של שר הבריאות הרב יעקב ליצמן. אנחנו גאים בפעילותו בכל העניינים, אבל גם בעניין הזה. אבל יש נקודה שגרמה לי לדבר פה, בפני הכנסת. יש סעיף בתוך הנושא הזה: מה זה פג, רק מי ששוקל 1,750 גרם ומטה. אני יודע על מקרים, ממש לאחרונה, של תינוקות שהם גדולים יותר, והם בריאים, בסדר גמור, אבל אין להם כוח לאכול, אחרי יומיים,

שתינוק כזה היה ליד האימא, במחלקה הרגילה, פשוט מצאו אותו כחול, וברגע האחרון תפסו אותו והכניסו אותו לפגייה, והוא היה צריך להישאר שם שבוע ימים, ואני מקווה שלא נגרם נזק למוחו של התינוק. הווי אומר שהקביעה השרירותית של 1,750 גרם, זה חייב להיות קצת יותר גמיש, אם זו לידה מוקדמת, או שהרופאים רואים שהילד חלש, לא להימנע מלהכניס אותו לפגייה משום שלא מקבלים תקציב נוסף ממשרד הבריאות.

תודה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. חבר הכנסת איציק שמולי, ואחריו, אחרונת הדוברים בנאומים בני דקה, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין.

אדוני היושב-ראש, היום הכריזה ההסתדרות על סכסוך עבודה ועל כוונתה להשבית את המשק על המשבר בביטוחים הסיעודיים.

שצריך לברך את ההסתדרות על המהלך הזה, אין דבר שראוי בשבילו להשבית את המשק, גם השבתה כללית, יותר ממה שקורה בביטוחים הסיעודיים לאורך זמן. בניגוד להתחייבויות ולהצהרות הגדולות בסוף השנה שעברה, המדינה, האוצר דחף את המבוטחים למלתעות של חברות הביטוח, והן המשיכו בכל הכוח, בקצב גדול יותר, לזרוק מבוטחים מהפוליסות, וזאת הונאה, חברים. במשך יותר מ-20 שנה, 1.2 מיליון ישראלים שילמו כל חודש עבור ביטוח סיעודי, וברגע האמת חברות הביטוח ברחו להם והותירו אותם חסרי כול. אז אני מאוד מאוד מקווה שהפעם הזאת לא יימצא פתרון של הקפאת מצב, אלא שיחייבו את חברות הביטוח להשאיר את המבוטחים בתוך הפוליסות, ובטווח הארוך, משהו שהממשלה התחייבה לעשות ולא עושה בתקציב הקרוב: ביטוח סיעודי ממלכתי. כל פתרון אחר הוא חסר כל משמעות.

תודה, חבר הכנסת שמולי. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, תודה רבה על הזמן שלכם, אנחנו כבר עמוק בתוך שנת הלימודים, וכבר שכחנו מהמאבק שלנו בנושא תשלומי הורים, אבל 5 מיליארד שקלים נגבים מדי שנה מהורים. כשיש עודפים במערכת החינוך או בבתי-הספר, הם לא חוזרים להורים. כשההורים יוצאים בבוקר לעבודה, כל הנטל הכלכלי עליהם, אין שום יכולת לממן גנים, צהרונים,

קייטנות, פשוט לא עומדים בנטל. מחר בשעה 19:00, בהובלת הפעיל החברתי פיצ'י דובינר, תתקיים הפגנה מול משרד החינוך על החינוך-חינם שאינו חינם במדינת ישראל. כשאנחנו מדברים על שוויון הזדמנויות, זה בדיוק העניין הזה. תודה רבה, חברים. תודה, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. עד כאן נאומים בני דקה. חברי הכנסת, אנחנו פותחים כעת דיון מיוחד לרגל יום ההכשרה המקצועית, המתקיים היום כאן בכנסת ביוזמת חבר הכנסת אלי אלאלוף, יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. כמה מהוועדות הקדישו לנושא זה היום את דיוניהן, ואני מברך על היוזמה להעלאת הנושא, שיידון מייד גם כאן, בהצעות לסדר-היום מס' 4652, 4770, 4874, 4885, 4926 ו-4945. העולם המודרני חווה שינויים מואצים, המהפכה הטכנולוגית והדיגיטלית, ממאפייני הגלובליזציה, מביאה אתה תמורות מרחיקות לכת. רובנו חשים זאת בשגרת חיינו, בנוחות ובמהירות שבהן אפשר להגיע ממקום למקום, בקלות שבה אפשר לתקשר עם כל קצות העולם, בזמינות המידע ובשפע הצרכני האדיר, הודות לשווקים הפתוחים וגם לאפשרויות לייצר היום כמעט כל דבר ביתר יעילות,

ויותר בזול. למרחק הגיאוגרפי כבר לא נודעת כמעט כל משמעות. פועל יוצא של כל אלו הוא גם מהפכה כלכלית ותעסוקתית, שהשלכותיה עמוקות מאוד, מקצועות שבעבר היו מבוקשים כבר אינם כאלה, ומאידך יש דרישה למקצועות אחרים לגמרי ובהם יש מחסור בעובדים. כדי להתמודד נכונה עם אתגרי התקופה מבחינה תעסוקתית, המשפיעים הן על הכלכלה ברמה הלאומית והן על משקי הבית ופרנסתם, עלינו לתת את הדעת במבט-על ובתוכנית סדורה על הכשרה במקצועות הולמים, שמתאימים למשק בן-זמננו, על מאפייניו. זהו נושא חשוב, שעשוי להיות אחד המפתחות שלנו להתמודדות כחברה וכמדינה עם אתגרי המחר. ראוי כי נעלה את המודעות לו גם במסגרת חשובה זו. אני שב ומודה על היוזמה לקיים יום זה, ומזמין את היוזם עצמו, חבר הכנסת אלי אלאלוף, להיות ראשון הדוברים. אחריו, על-פי הרשימה, חנין זועבי, עליזה לביא, ענת ברקו, מיכל בירן, יעקב מרגי, ולאחר מכן השרה איילת שקד תשיב בשם הממשלה. תודה, אדוני היושב-ראש, על דבריך בפתיחה של הדיון החשוב הזה. כמו כל אחד, אני מתוסכל מהפגנת הנוכחות המרשימה של חברי הכנסת ושל השר הממונה על הנושא. אדוני היושב-ראש, בפגישתנו הראשונה, בהיותי חבר כנסת מאוד מאוד טרי, ואני מרגיש שאני עדיין טרי, הדרכת אותי והזכרת לי את שלושת התפקידים המרכזיים של ועדה: 1. לקיים דיונים כלליים,

הקשורים לנושא של הוועדה, 2. לקדם חקיקה הקשורה לזה, ואמרת: הכי חשוב זה לעשות מעקב אחרי ביצוע הממשלה ועבודת הממשלה, ולעשות את זה באחריות מלאה. אז זו ההנחיה שלך זה מס' 3, שאני רציתי ליישם, ואני גאה ליישם אותה, כי זה באמת

כשהתחלנו ליישם את זה בוועדה שלנו, גילינו הרבה הרבה הרבה לקונות. יש פה שר? אין שר שיקשיב. לא, השרה שקד נמצאת פה. השרה שקד. אתה חבר שלי, אז אל תפריע לה. תן לה בבקשה,

בצלאל, תן לשרה להקשיב, שאולי זה יגיע סוף-סוף לרמת הממשלה. הנושא של ההכשרה המקצועית, כמו שגילינו את הבור הנורא של הזנחה בתאונות עבודה בענף הבניין, והצלחנו טיפה לגרום להתעניינות בו, אבל עוד לא במשאבים מתואמים בין המערכות, אותו דבר אנחנו מגלים בהכשרה מקצועית. הכשרה מקצועית היום בצרפתית שלי אומרים: זה הקרוב העני. אנחנו מתווכחים, ואמר את זה לפני חבר הכנסת חאג' יחיא, ואי-אפשר להתעסק בדבר רציני עם תקציב של 130 מיליון שקל בשנה, 130 מיליון שקל שאמורים להכשיר את המבוגרים בתחום ההכשרה המקצועית, בזמן שהכשרה מקצועית זה לא רק טוב לכלכלה, זה לא רק טוב לשילוב החברתי, זה לא רק טוב לניידות החברתית, זה לא רק טוב להרגשה טובה שאתה שייך למערכת יוצרת ועושה, זה לא רק טוב למערך החברתי שלנו, שלצערנו אנחנו רק מציינים תמיד כמה הוא שסוע. יש היום דרישה הולכת וגוברת, במגזרים שנחשבים חלשים יותר, שרוצים להגיע להכשרה מקצועית. אז אומרים: מה אתה רוצה? 29% מהשוברים, זו שיטת ההכשרה המקצועית, הולכים לנשים ערביות. 29% ממה? מ-7,000 ואוצ'רים לכל המדינה. ומצד שני, כשמדברים על העלייה, ובצדק, אני עולה חדש, ואני תומך בעלייה, ואני ציוני מטורף שרוצה לראות כל יהודי פה,

יש אותו מספר. עלייה שמביאה לארץ בממוצע 20,000 25,000 איש, יש לה אותם 7,000 ואוצ'רים. אז איך אפשר להתעסק בהכשרה המקצועית הנדרשת? שמענו בדיון היום, ואני חייב לציין, היום הזה הוא ביוזמה משותפת,

עאידה תומא סלימאן, וחברי יעקב מרגי ומנו טרכטנברג. אנחנו רצינו שיבינו שהיום הטיפול בהכשרה המקצועית זה בעצם הכשרת החברה למעמד אחר, למצב אחר. מפני שהפעם, כשילמדו אנשים בהיקף הנדרש, ברמה הנדרשת, ישתלבו בחברה, והחברה תשתפר בתפקודה, ביכולתה לשרת את האזרחים שלה. אני גם חייב להגיד שהיום ההכשרה המקצועית, כמו, ובעיקר, ההכשרה האקדמית, ובמיוחד הכשרה אקדמית זו מערכת שמחלישה את הפריפריה. אני לא אוהב את המילה "פריפריה". אני לא צריך להצדיק שאני איש הפריפריה, אני גר בבאר-שבע,

ושירתתי את הפריפריה כל ימי. אני חושב שהיום, כשאנחנו שולחים אנשים לאקדמיה, שאין לה לפעמים שום מטרה, לטובת אותו אזרח, אלא רק איזו אהבה ראשונה לתחום של מקצוע כזה או אחר, ואני לא אגיד שום מקצוע, כדי שלא אפגע באף אחד,

מרחיקים את הילדים שלנו מהבית, מהסביבה, מהאזורים שלנו. ההכשרה המקצועית היא חלק אינטגרלי של הפיתוח האזורי, מושג שנעלם מהשיח המקצועי של פיתוח המדינה. היום, כדי להכשיר, וכדי לא לפגוע באף אחד אני אציין את הבן שלי, שרצה, כל החיים שלו הוא אומר לי: תלמד אותי מקצוע, נמאס לי, אז עשיתי בגרות בשבילך,

עכשיו שהוא רוצה ללמוד מקצוע, והוא החליט על מקצוע מסוים,

כי אחר כך יגידו שאני מקדם תחום זה או אחר, הוא היה מועמד בין 250 מועמדים ל-22 מקומות, ובתנאי שזה יהיה בתל-אביב. שני-שלישים מהתלמידים הם ערבים מהצפון. זה אומר שהם צריכים לדאוג כל יום, שלוש פעמים בשבוע,

בהכשרה מקצועית היום, תשימו לב טוב, יש חמישה מרכזים ממשלתיים, אדוני, ו-426 מוסדות מוכרים על-ידי המדינה, שהם פרטיים, זה נקרא אחריות המדינה, או בריחה של המדינה מאחריות? והאנשים האלה, כדי להירשם לקורס המסוים הזה, שזה לא גאונות, זו יכולת אדירה להתפרנס, זו יכולת נפלאה, כי הוא בחר את זה, הבן שלי בחר, אני לא מכיר את המקצוע הזה, הוא בחר, ואני גאה שהוא יכול להיות עצמאי לעומתי, אתם יודעים כמה זה עולה, כי זה במגזר הפרטי? 52,000 שקל, עשרה חודשים כפול שתיים, 18 צ'קים מראש.

צ'קים לא היו לי, הכסף ברוך השם יש לי, הייתי צריך לרוץ להביא עוד פנקס צ'קים,

תארו לכם, וזאת לא רשת פרטית, במקרה זה, זאת רשת ציבורית. מי יכול לשלם 52,000 שקל שנתיים מראש? להוסיף על זה את הוצאות הנסיעה, כי כמובן זה תל-אביב, לב תל-אביב, ואין להם זמן לאכול סנדוויץ' חיצוני. איך אתם רוצים שההכשרה המקצועית, איך אתם רוצים שהכלי האדיר הזה, שיכול לקדם אוכלוסיות שונות, ורואים את זה במספרים, החלק שהוא אולי התקווה הטובה שיש:

נשים ערביות מחפשות לעבוד יותר, כן, גם גברים חרדים מחפשים. זה אחד המנופים, שלפני, פרופסור צביקה אקשטיין, בדוח שלו על התעסוקה של 2010, ציין, זה חשוב, בדוח העוני שהחברים שלנו ואני כתבנו והוצאנו, זה אחד מהמרכיבים הטובים ביותר להוצאה מהעוני. לכן, אני חייב להגיד, אדוני היושב-ראש, הממשלה חייבת לקחת את הנושא הזה באחריות, ולעשות מזה תוכנית לאומית, עם המשאבים הנדרשים. ואני בטוח, אף-על-פי שזאת רק התחלת הקדנציה של השר כץ, בנושא הזה, אני בטוח שהוא יוכל להתמודד. אני חייב להגיד משפט אחד, ש, כפוליטיקאי

יורה ברגלי: לא הייתה שום הצדקה להעביר את ההכשרה המקצועית למשרד הרווחה.

נכון. כל המערכות, כי היה צריך,

אתה צודק.

כולל צה"ל, משרד הכלכלה. שעושה עבודה אדירה בעניין הזה, נכון.

כולל הגופים כמו ה"ג'וינט" ואחרים,

היו מאוד רוצים שזה יהיה במשרד החינוך. לצערי, שיקול הדעת המקצועי עבר מסדר-היום, ושיקול הדעת הפוליטי זה מה שקבע לנו

תודה לחבר הכנסת אלי אלאלוף. חברת הכנסת חנין זועבי, בבקשה. אחריה, חברת הכנסת עליזה לביא. עד חמש דקות לכל דובר ודוברת. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, קודם כול אני רוצה להודות ליוזמי היום הזה, חברת הכנסת עאידה, חבר הכנסת מרגי וחבר הכנסת אלי אלאלוף. אדוני היושב-ראש, תעסוקת נשים, לגבי הנשים הערביות, אינה רק עניין של מוביליות חברתית, היא גם עניין של הגשמה עצמית. היא עניין של כמעט בריאות הנפש, אישה ערבייה בלי עבודה לא יוצאת מהבית. לא יוצאת מהבית. אין לה אפיקים והזדמנויות לצאת מהבית. היא רוצה לצאת מהבית, קודם כול היא תצא לעבודה, אחר כך אולי היא תחפש פעילויות אחרות. בשבילה זה חיים, בשבילה זה הקשר עם החברה, בשבילה זה הקשר עם העולם, בשבילה זה הקשר עם החיים, וזה הערך העצמי שלה. אם אתה מביא בחשבון את כל זה ואתה יודע ש-30% מהנשים הערביות עובדות, כלומר ל-70% אין חיים, הן נחנקות בבתים. ממילא ביישובים שלהן אין מקומות בילוי, אין כלום. זה הבית והעבודה, הבית והעבודה. בריאות הנפש: אפשר לראות במחקרי פסיכולוגיה שחלק מהדיכאון של הנשים הערביות הוא בגלל העובדה שהן נשארות בבית. אז זה דבר מאוד מאוד מאוד חיוני. בטח שהוא חיוני גם לכלכלה, ולחברה, ולמוביליות. אבל יש תפיסה שלא מותאמת, שהיא קצת מוטעית: ההכשרה המקצועית עובדת על הון אנושי, ההון האנושי, בשביל להכניס יותר אנשים, יותר גברים, יותר נשים, לתעסוקה. אבל יש בעיה בתעסוקה עצמה, כלומר אם אנחנו מפתחים הון אנושי ואין מקומות עבודה, אז מגבירים את התסכול, כי אתה מפתח הון אנושי, ואתה חושב שיש לך תעסוקה, אבל הבעיה, זה רק ההון האנושי, ואתה לא שם לב שיש בעיה במקומות התעסוקה עצמם.

אי-אפשר לנתק, וזה המצב במדינה: מנתקים בין הכשרה מקצועית, פיתוח הון אנושי, ובין מקומות העבודה, ובין מקומות התעסוקה.

בסופו של דבר, ואת זה אמר יושב-ראש ועדת הרווחה, אולי מפתחים כישורים אנושיים, אבל מפתחים אותם בשביל המרכז, לא בשביל הפריפריה. כי אתה לא משקיע בתשתית של הפריפריה, אתה לא משקיע ביישובים של הפריפריה, ואתה מעביר את ההון האנושי של הפריפריה למרכז. אז אולי אתה מחזק את האינדיבידואל בפריפריה, אבל לא את הפריפריה עצמה, ואתה דווקא מחזק את המרכז. לכן, צריכים, אי-אפשר בלי ראייה כוללת, כי הכול, כל התקציבים, ונשפכים פה תקציבים אדירים, ואני אנקוב לך בתקציב של 3.7 מיליארד, אני לא יודעת אם המספר הזה נכון או לא נכון, אבל יושב-ראש ועדת הרווחה אמר שזה נכון, 3.7 מיליארד הושקעו בהכשרה. כולל בתי-ספר, כן כן, כולל בתי-ספר, כולל הכול. הוקצו. מהם נוצל שליש, מהתקציב הזה. אז מה אומרים לך? אומרים לך, נותנים לך אחוזים של נשים ערביות ויהודיות שהשתתפו בקורסים האלה, של הכשרה מקצועית, אבל לא אומרים לך את המספר שנכנס באמת לשוק העבודה אחרי הקורסים האלה, אחרי ההכשרה. השאלה אינה רק שאלת הכשרה. הרי התפוקה האחרונה של ההכשרה הזאת היא להיכנס לשוק העבודה. אין שקיפות בנתונים: כמה נוצל מה-3.7, איפה נוצל, אולי יש, אבל השקיפות היותר-נחוצה: כמה מהם נכנסו לשוק העבודה והתמידו בשוק העבודה, כי לפי דעתי הם עוקבים אחריהם רק שלושה חודשים, הם עוקבים שלושה חודשים אם את נמצאת בעבודה או לא, לא תקופה יותר ארוכה. ולכן, מה שאנחנו רוצים זה התאמת ההכשרה המקצועית לשוק העבודה, ויצירת מקומות העבודה בפריפריה, וגם לקשר את ההכשרה המקצועית למבוגרים עם ההכשרה המקצועית בבתי-הספר. בתי-הספר הטכנולוגיים, במיוחד במגזר הערבי,

מנותקים לחלוטין משוק העבודה. ומה יש, יש גם נתון מדהים: לפי איחוד התעשיינים, יש מחסור ב-9,500 משרות, לא משרות של היי-טק, אלא של לואו-טק, של נגרים, חשמלאים, מסגרים וכל הדברים האלה, בזמן שיש אינפלציה של מורות מובטלות בחברה הערבית, יש מחסור בהמון,

בהמון מקצועות, ואין מי שידריך וינתב אסטרטגיה כוללת בשביל לקשר בין הדברים. משפט אחרון. יש קטסטרופה בחברה הערבית, בבתי-הספר הטכנולוגיים אתה חייב ללמוד שלושה ימים ולעבוד יומיים.

לומדים שלושה ימים, וזהו, לא עובדים יומיים. התלמידים של בתי-הספר התיכוניים בחברה הערבית ברחוב ביומיים שהם אמורים לעבוד, כי אין מקומות עבודה, ואין פיקוח על זה. כלומר, מציאות קטסטרופלית. זה מגביר את האלימות, זה מגביר את העוני, אבל אין מי שיעקוב אחרי זה.

תודה לחברת הכנסת חנין זועבי. חברת הכנסת עליזה לביא, בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת ענת ברקו. תודה, אדוני היושב-ראש, חברותי, חברי, חברי הכנסת, יום ההכשרות המקצועיות שהקימו וקידמו היום חברי הכנסת אלאלוף, תומא סלימאן וטרכטנברג, הם באמת הציבו בפנינו כמה סיבות טובות מאוד להיות מודאגים ומוטרדים. הנתונים זועקים: משנה לשנה אנחנו רואים את הדעיכה ההדרגתית של כל תחום ההכשרות המקצועיות במדינת ישראל. בשנת 2002, מהשקעה של 270 מיליון שקל וכ-35,000 תלמידים, ב-2015 יש 3,500 אנשים שנקלטים במערך ההכשרות, והתקציב הוא 50,000 קיצוץ של יותר מ-80%. אנחנו רצים אחורה, לא הולכים אחורה, רצים אחורה. לא צריך להיות עם כושר ניתוח או פרופסורים באקדמיה כדי להבין מה המצב ומה זה אומר על המציאות שמצפה לנו פה, לחברה בישראל. בצורה מובהקת אפשר להבחין ששוק התעסוקה נמצא בהתרסקות, התרסקות ברורה, אי-אפשר לייפות את זה. ומה אנחנו עוד רואים? אנחנו רואים שיש מידה נמוכה מאוד של התאמה בין צורכי המשק המשתנים ובין המקצועות. אם ניקח את התמונה הזאת, של מדינת ישראל, מול מדינות העולם ומדינות ה-OECD, שמשקיעות הרבה מאוד כסף,

ידע וניסיון בהכשרות המקצועיות במסגרת מה שנקרא מדיניות התעסוקה הפעילה,

במדינות נאורות מתקדמות יש מדיניות, מה שלצערי הרב אין במדינת ישראל. אנחנו רואים שמספר הסטודנטים באוניברסיטאות הולך ויורד, אנחנו רואים שהכשרות מקצועיות לא קיימות. תעסוקת המחר דופקת לנו בדלת, קרוב ל-40% מהמקצועות ייעלמו בעוד כעשר שנים, ולמדינת ישראל אין מדיניות, אין ידיים שעובדות יחד. אז לפי התאחדות התעשיינים, בעולם העבודה הישראלי חסרים,

עשרות אלפי עובדים מיומנים,

עשרות אלפי עובדים שההשקעה שהייתה אמורה להיות בהם רק הולכת ויורדת. ואם אנחנו לא ניקח את ההבנה הזאת ונעשה פה שיד ימין תדע מה קורה עם יד שמאל, לא נבין ולא נראה איך אנחנו מתקדמים ומשנים את המציאות העגומה הזאת שהנתונים הללו מציבים בפנינו. ועוד דבר מטריד מאוד למדנו מתחקיר שערך מתן חודורוב בחודשים האחרונים, זה נוגע בתוכנית השוברים של האגף להכשרה מקצועית: כסף שמוקצה להכשרות מקצועיות לשנה מסתיים הרבה מאוד לפני שמסתיימת השנה, לא בדצמבר, לא בנובמבר, אלא כבר בתחילת ספטמבר, כלומר ארבעה חודשים ארוכים לפני סיום שנת הכספים. במילים אחרות, מובטל שמגיע ללשכה ומבקש להשתלב במעגל העבודה, דרך המעגל הזה, של ההכשרה, בעצם חסומה בפניו. לכך מצטרף עוד נתון מדאיג: מדינת ישראל יוצרת למעשה תמריץ כלכלי שלילי להצטרפות ולהשתלבות במערך ההכשרות. התקנות של המוסד לביטוח לאומי של מדינת ישראל קובעות שההרשמה לקורס המקצועי גוררת הפחתה של 30% בדמי האבטלה של המשתתפים. וכשמדובר בחוליות מוחלשות בחברה בישראל, כמו משפחות עם מפרנס יחיד או מפרנסת יחידה, מי תוכל להרשות לעצמה, מי יוכל להרשות לעצמו, לוותר על כסף מזומן ביד בתמורה לציפייה להשתלב מתישהו בתחום חדש שרכש או רכשה בו ידע והשכלה? כך שלמעשה, משרד הכלכלה, לצערי הרב, הפך את המסלול שיצר בעצמו לבלתי אפשרי עבור רוב הציבור שמבקש להשתמש בו. חברים, חברות, עולם התעסוקה משתנה בקצב ובהיקפים שאנחנו לא הכרנו קודם. קרוב ל-50% מהמקצועות הולכים להיעלם בתוך עשור. אנחנו חייבים להכשיר אנשים ונשים לעולם המחר במיומנויות ובכישורים חדשים. זה דורש התמצאות סביבתית עתירת טכנולוגיות, זה דורש יכולת ללמוד ולרכוש מיומנויות חדשות ויכולת הסתגלות לסביבה משתנה. את הדברים האלה אפשר ללמד. תראו מה קורה במדינות בעולם שכן עושות את זה. יש קו ברור מאוד ומדאיג בין עולם התעסוקה המשתנה לבין מקצועות שילכו וייעלמו; בין ההזנחה של עולם ההכשרה המקצועית ובין העובדה שההשקעה הדלה שכבר קיימת אינה הולכת למקצועות שהשוק צריך, למקצועות הרלוונטיים, שיענו על הצורך של עולם תעסוקה עתידי.

אדוני היושב-ראש, אנחנו רואים בדאגה רבה את ההצטרפות המטרידה-מאוד של גורמים בחברה בישראל: כמו שאמרתי, מספר הסטודנטים הולך ויורד, ההכשרה התעסוקתית מוזנחת, עולם התעסוקה משתנה, וממשלה אחת, בסטגנציה ובקיפאון, צופה מהצד במשבר תעסוקתי עתידי ואין לה לא תוכנית, לא מדיניות, לא קו חינוכי אחיד, לא הכשרה, לא תעסוקה ולא כל דרך שבה היא מתמודדת.

ששיעורי האבטלה בישראל נמוכים באופן יחסי, וזה נתון מעודד, אבל אסור לנו בשום אופן להאמין שאנחנו חסינים מתנודות. מה שלא נתקן היום נפגוש כאן בעוד כמה שנים, ואז נגיד: איך לא תיקנו ואיך לא עשינו,

אני מקווה מאוד שמהיום הזה תצא קריאת השכמה, ויקום,

גוף ייעודי שירכז את כל המידע, ויחד נוביל לעולם תעסוקה משתנה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חברת הכנסת ענת ברקו, בבקשה. חמש דקות. תודה, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, תודה לחברי חבר הכנסת אלאלוף, חברת הכנסת תומא סלימאן וחבר הכנסת מרגי.

היום הזה חשוב באופן בלתי רגיל. אני רוצה להתייחס לנושא ההכשרות המקצועיות, כי הנושא הזה העסיק אותי מאוד. החוק הראשון שלי עסק במקבילה האזרחית למקצוע צבאי, וההתייחסות לצה"ל כאל מקור מצוין למאגר של מקצועות שנדרשים בצבא, ואפשר ליישם אותם גם באזרחות. הצבא והחברה, כמובן, אינם מנותקים זה מזה, וביניהם קשר סימביוטי של ממש, צבא העם, ההוויה הישראלית. יש הרבה מאוד מקצועות שעוסקים בהם בזמן השירות, שהוא שירות חובה, והם מאפשרים לאחר מכן גם להתפרנס, גם להתפתח וגם להגשים כיוון מקצועי, אבל הבעיה הייתה שלא הייתה תעודה מקצועית מתאימה לאזרחות. גם קורסים שאפשר היה להבין שהם יכלו להיות ורסטיליים לאזרחות, לא השתמשו בהם ולא נתנו תעודה שהיא לא רק צבאית. לכן אני חושבת היום שגם כדי לבדוק את הצרכים במשק, מעבר לדברים שעלו כאן, למגזרים מסוימים, יש לנו מאגר אדיר של אנשים מוכשרים, וצריך לדעת לנתב אותם. חלק מהעניין זה גם דרך עבודה מועדפת. למשל, אם חסרים נהגי רכב כבד, ונהיגה ברכב כבד תהיה עבודה מועדפת, חיילים יפנו לכיוון הזה לאחר השחרור, ולאחר מכן חלקם,

יתקבעו במקצועות הללו. היתרון העצום, כשמגיעים מהצבא, הוא הרצף התעסוקתי, הניסיון בעבודה, וכמובן כוח מיומן ומקצועי, ואיזושהי הנחה של הצעירים הללו על הפסים, שבמקום שיחפשו את עצמם, ואני רואה הרבה מאוד קורות חיים של צעירים, רוב העיסוקים שלהם אחרי השחרור הם במקצועות כמו מלצרות, שאין בזה שום פסול, אבל יש אנשים עם מקצוע שיכלו להרוויח הרבה יותר. יש בכך להיטיב עם משרתי צה"ל, ואני חושבת שהעניין הזה חוצה גבולות פוליטיים, והוא עניין ערכי ממדרגה ראשונה. בצה"ל יש למשל מקצועות של חשמלאות, של נהיגה, של מכונאות, קורסי חובשים. גם הרבה מאוד תחומים טכנולוגיים שאנחנו רואים אחר כך בחברות סטרט-אפ, גם מקצועות של הלחמה עדינה וגם מקצועות של רובאות, כשאנחנו מדברים על מאבטחים, ולא מוכנים להכיר בכך כעבודה מועדפת. רובאות היא מקצוע, וחיילים שסיימו שירות צבאי יכולים במקצוע הרובאות ללכת בהחלט גם לכיוון מקצועי. כמובן, אם יש הכשרות מקצועיות לא מספיקות, בצבא, אפשר להשלים אותן באזרחות, ועדיף, בראייה שלי, לעשות את ההשלמה טרם השחרור, כדי שהחיילים המשוחררים יצאו לאזרחות עם תעודת מקצוע. נוסף על כך, יש ליידע את החייל והחיילת המשוחררים כי הם זכאים לתעודת מקצוע, ויהא בכך גם תמריץ לאוכלוסיות ולמגזרים גדולים מאוד להגביר את המוטיבציה לשירות. מה שעוד ברצוני להדגיש הוא כי שר הביטחון, אחת לתקופה, בתחילת כל שנה, מדווח על ההתעדכנות במקצועות חדשים, וכאשר הוא עושה זאת בפני ועדת החוץ והביטחון, על-פי החוק, המקבילה האזרחית תעלה ותבוא, וכך אנחנו נקבל חוק שהוא נושם, והרבה מאוד אנשים מוכשרים גם במקצועות טכנולוגיים וגם במקצועות נוספים. אני רוצה לומר לכם שלצערי הרב נאלצתי לפצל את החוק גם מהקטע של ההכרה האקדמית, לאחר הקריאה הטרומית, ואני חושבת שכן, יש צורך לחזור ולדון בו, כיוון שגם הכרה אקדמית בקורסים צבאיים נחוצה. רק היום קיבלתי מכתב משפרה, שהיא אחראית לנושא של חיילים בודדים, והיא עושה עבודה נפלאה, והיא סיפרה על הבן שלה, שהלך ללמוד בדנמרק, והכירו לו בקורס מ"כים כהכשרה אקדמית. לכן, אם צריך השלמה תיאורטית, צריך ללכת בכיוון הזה, אבל גם שהכשרות צבאיות, כמו בה"ד 1, למשל, כהכשרה במנהיגות, בהחלט יזכו להכרה אקדמית ולניקוד מתאים. הרצף התעסוקתי, הניסיון המקצועי, העזרה לחיילים משוחררים, הקבלה לעבודה, זה טוב למשק, טוב לחיילים, ואני חושבת שיהיה בכך תרומה רבה לחברה. תודה, אדוני היושב-ראש. חברת הכנסת מיכל בירן,

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כל הכבוד ליוזמים של היום, חבר הכנסת אלי אלאלוף, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, חבר הכנסת יעקב מרגי ואחרים. יצא לי להסתובב במערב-אירופה, ונדהמתי לגלות שבהרבה מדינות קוראים להסתדרות או לארגונים המקצועיים ולמעסיקים יחד "השותפים החברתיים", כי ברור שיש להם אינטרס משותף, והוא ההצלחה של החברה. כשהעובדים נהנים מהצלחת החברה, גם לעובדים יש אינטרס מאוד מובהק לתרום כמיטב יכולתם להצלחת מקום העבודה שלהם. כשחושבים על הקונספט הזה, של השותפים החברתיים, אי-אפשר שלא לראות בהכשרות המקצועיות בעצם איזשהו צומת מרכזי שאליו כל הדברים חוזרים ומצטלבים זה בזה. מדינת ישראל לא בורכה במשאבי טבע, או כמעט לא בורכה במשאבי טבע, למעט הגז הטבעי שבאמת התגלה באזורנו. אנחנו גם לא נתחרה בסינים בעלות העבודה. כנראה לא נצליח לנצח אותם בסריגת סוודרים ובטקסטיל. בעצם המשאב היחיד שעומד לרשותנו, כדי שבאמת החלום הציוני שלנו יצליח לשרוד פה, זה ההון האנושי שלנו. זה תמיד היה היתרון היחסי שלנו, וגם בעתיד זה היתרון היחיד שיכול להיות לנו. אבל כדי להצליח להגיע לפריון גבוה, בסופו של דבר צריך שההון האנושי יהיה מוכשר ברמה גבוהה. בדבר הזה אנחנו רואים שיש לנו שחיקה הולכת וגוברת, ובעיקר קיטוב, יש פה חבורה של אנשים שהיא מאוד מוצלחת, מאוד משכילה,

יש להם הצעות מכל רחבי העולם, אבל יש גם קבוצה גדולה שנשארת מאחור, ולא מקבלת את הכלים להשתלב בעולם התעסוקה של ימינו. ברחבי העולם יש דילמה בין שני סוגים של משימות, או של חזון שמנחה מפלגות וקבוצות סוציאל-דמוקרטיות, שחשוב להן מאוד מעמדו של האדם העובד: האופציה האחת היא הגנה על מקומות העבודה, האופציה השנייה היא הגנה על העובדים.

באופציה הראשונה אתה מנסה למנוע סגירת מפעלים, לא משנה מה, בשביל להגן על מקומות העבודה של העובדים. האופציה האחרת אומרת: אנחנו מבינים שחלק ממקומות העבודה, אין להם יותר קיום בפני עצמם במציאות של היום. כנראה המדינה לא יכולה לאורך זמן להחזיק באופן מלאכותי את החיים של מקצועות שאנחנו לא מצליחים להיות תחרותיים בהם בעולם. אפשר לעשות את זה לתקופה קצרה, לתקופה של התאמה, אבל אי-אפשר לעשות את זה לאורך זמן, להחזיק מקצועות שהם לא תחרותיים, אלא אם כן יש בהם אינטרס, כמו חקלאות,

שלא משנה אם זה יהיה רווחי או לא רווחי,

שלמדינת ישראל יש צורך אסטרטגי להחזיק את החקלאות. אבל יכול להיות שלא כך הדבר לגבי כל המקצועות. הרבה פעמים מבקרים אותנו, אנשים שעומדים לימינם של העובדים בישראל, על זה שאנחנו לא מוכנים להתגמש. השאלה היא, כשאומרים להתגמש, מה עומד בצד השני? אם הייתי יודעת שלפעמים סוגרים פה מפעל, או שיש מקצוע שעובר מהעולם, אבל המדינה לוקחת אחריות לאנשים, מוודאת שיש להם הכשרה מקצועית רלוונטית שמאפשרת להם לעבור למקצועות חדשים, ומתוך הבנה אמיתית של המציאות, מי שהייתה תופרת במתפרה בבית-ג'ן לא תעבור להיי-טק כי סגרו את המתפרה, אבל יש מקצועות שכן אפשר ללמוד, יש הסבות שכן אפשר לעשות, בשביל לתת לאנשים את הכלים המיטביים להשתלב בשוק העבודה. אבל מה מדינת ישראל עושה? מחלישה מאוד את ההכשרות המקצועיות. תמיד זה העניין הזה של לא לתת להם לא לטבוע ולא לשחות. כשמרעיבים את בית-ספר "תדמור", ולא משקיעים, מה קורה? תמיד שמים קצת כסף, בדיוק כדי שהם רק לא ייסגרו, כדי שיהיה אפשר להפריט אותם בכל זאת כיחידה שלמה. כשעושים את זה למכללות המקצועיות, נותנים להן בדיוק את קצת הכסף שהן צריכות בשביל שלא ייסגרו,

מה זה אומר לא מספיק? המקומות האלה יכולים להיות רלוונטיים רק אם יש מספיק תקציבים להביא את המורים הטובים ביותר, להביא את הציוד הטוב ביותר, בשביל שההכשרה המקצועית הזאת תהיה לא רק סימון "וי", אלא שהיא באמת תיתן לאנשים כלים להשתלב במקצועות שגם יביאו להם פרנסה, אבל גם יהפכו את החברה הישראלית ואת הכלכלה הישראלית למוצלחות כפי שהן היום וכפי שאנחנו חייבים לשמור על המקום הזה גם לקראת העתיד. אז שוב, זה הזמן לברך את מי שיזם את היום הזה. אני מקווה שהיום הזה יגרום למקבלי ההחלטות להבין שחוץ ממילים יפות על הכשרה מקצועית, בסוף זה חוזר תמיד לשורה התחתונה, בסוף זה חוזר לכסף. ומי שמתכוון לזה באמת, מה שנקרא, שגם יוציא את פנקס הצ'קים. תודה רבה. חבר הכנסת יעקב מרגי, אחרון הדוברים, אחרון אחרון חביב,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

ברכות ליוזם שביוזמים, חבר הכנסת אלי אלאלוף, יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. רוב הדוברים דיברו על הקטע של המשבר בהכשרה המקצועית, אבל אני רוצה לדבר על סוגיה שבאמת נוגעת גם בתחום שלי כיושב-ראש ועדת החינוך,

רבות דיברנו בשנים האחרונות על העשור האבוד של ההשכלה הגבוהה. העשור האבוד, העשור האבוד, ברוך השם, טיפלנו. טיפלנו בו. יש משאבים,

מי מטפל בשני העשורים האבודים של החינוך הטכנולוגי? לצערי הרב, שאלה יש לי, תשובה, אין לי. לא מטפלים. אין מי שמטפל. מזלנו שזכינו בגלי העלייה הברוכה בשנות ה-90, נהנינו עד שהעובדים האלה פרשו לגמלאות, התבגרו ופרשו לגמלאות. רבות מדברים גם על הכשרה מקצועית. אני אומר לכם, בכנס, מכל היום הנפלא הזה, העשיר והגדוש שהיה היום, הסרטון שהכינה קרן "סטף", שמשקף את המציאות של, זה נכון גם לגבי התלמידים, אבל הסרטון דיבר על אותו אזרח שעושה הסבה מקצועית, או אותו מובטל שמופנה להכשרה מקצועית, ללא הכוונה, ללא אבחון, בלי לתת לו את הכלים כדי שיוכל לפרוע את מה שהוא למד, ועד שהוא עובר את כל מסלול החתחתים, כשהוא ניגש לעבודה, ניסיון אין לך. יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה. ולכן אני אומר, רבותי,

עבודה מערכתית של כל משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, שילוב ידיים, וכשאני אומר שילוב ידיים,

ידידי, אתה לא יורה לעצמך ברגליים, ואני אומר לך, גם אני לא הולך לירות לעצמי ברגליים, ההפך הוא הנכון, היינו צריכים לעשות הכול שהחינוך הטכנולוגי יעבור למשרד החינוך. זה לא עניין פוליטי, זה לא עניין פוליטי, כל עוד החינוך הטכנולוגי סמוך על שולחנם של אחרים, אנחנו נשמע סכומים, נראה סכומים, של 100 מיליון, 130 מיליון, 200 מיליון, זה כלום, כשמדברים בצורך לאומי. זה צורך לאומי, רבותי. כשאומרת לך התעשייה: אנחנו משוועים לידיים עובדות, ואין מי שפונה לתעשייה, ורבותי, אני אומר לכם, תעשו סקר, ורואים, צופים בנו אזרחים: האם מישהו יודע מהו השכר הממוצע בתעשייה? הוא יותר גבוה משל חלק גדול מהמורים, מהשכר של המורים, 13 ו-14. תנטרלי את הקטע של ההיי-טק, תנטרלי את הקטע של ההיי-טק, ואנחנו עדיין בסכומים גבוהים יחסית. אבל בתודעה אצלנו מקצוע טכנולוגי זה עובד ייצור עם שכר מינימום. בתודעה, עובד בתעשייה הוא עובד נחשל, עובד שחור עם שכר מינימום. זה לא נכון. ואני אומר לכם, צאו לסיורים, חברי הכנסת, תצאו ותראו את מפעלי התעשייה של היום: רובוטיקה, הכול טכנולוגיה מתקדמת. אז לְמה אנחנו מגיעים?

מה לעשות, בעיה תדמיתית במקצועות הטכנולוגיים. אז כשיש בעיה תדמיתית אנחנו אלופים בשיווק, מה קרה, מה, משרדי הממשלה הנוגעים בדבר לא יכולים לפנות ללפ"מ ולצאת באיזה קמפיין? מערכת החינוך, אמרתי, לצערי הרב, ולא ישנו את דעתי, בתוך עמי אנוכי יושב, כשאומרים לי, 47% בבתי-הספר התיכוניים הם במסלולים הטכנולוגיים, מדעי-טכנולוגי זה בגרות עם מקצוע, זה לא מקצוע, נותנים להם טעימות, כן, טעימות של מקצוע, לא מכינים אותם ליציאה למקצוע, אין לזה שום קרדיטציה של הסמכה כלשהי או תעודת מקצוע. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו ש-80% מהבוגרים של מערכת החינוך צריכים להתחיל הכול מחדש מייד אחרי השחרור מהשירות הצבאי או כל מסלול אחר שהם בחרו. אדוני היושב-ראש, לסיכום, אני רוצה לומר, יום כזה נפלא, אלי, ידידי אלי אלאלוף, יום כזה טוב, מועיל, והיו גם החלטות פרקטיות, אסור שייעצר ביום של הכנסת, צריך לקחת את הסיכומים האלה ולהוביל מהלך יחד עם הרבה חברי כנסת. זה לא מהלך של ח"כ אחד או שניים, זה מהלך של כמה סיעות, כדי לשים את החינוך הטכנולוגי וההכשרה המקצועית במקום הראוי להם.

תודה רבה, חבר הכנסת

כבוד השרה איילת שקד. אחריה,

הבעת עמדה.

ההזדמנות לעמוד כאן מולכם ולהעלות את הנושא על סדר-היום. תחום ההכשרה המקצועית בישראל הוזנח בעבר, וכמו הרבה תהליכים כלכליים שמתרחשים מתחת לרדאר, במיוחד כאלה הקשורים להון האנושי במשק, הנזקים מתגלים רק לאחר זמן מה, וקשה לתקן אותם מהיום למחר. לאור חשיבות הנושא, וכדי שהנושא יעלה על הפסים הנכונים, בכוונת השר חיים כץ להוביל את מדיניות ההכשרה המקצועית בישראל, והוא מציע לכל מי שבאמת רוצה לקדם את העניין, להצטרף אליו. תחום ההכשרה המקצועית בישראל הוא תחום קריטי, גם עבור האדם העובד, גם ככלי לחילוץ מעוני, וגם עבור המשק הישראלי, שסובל מפריון נמוך. הסוגיה נחלקת לכמה נושאים עיקריים: הכשרה מקצועית למבוגרים, השכלה טכנולוגית, וחינוך נוער בבתי-הספר המקצועיים. אלה שלושה דברים מאוד מאוד מאוד חשובים. ההכשרה המקצועית למבוגרים, מאז קיבל השר את התחום, הוא פועל בכמה מישורים: ההשקעה בהכשרה מקצועית למבוגרים הוגדלה בתקציב הקרוב ב-24 מיליון ש"ח לכל אחת מהשנים 2017 ו-2018, כלומר הגדלה מ-105 ל-129 מיליון ש"ח. הכשרת מבוגרים כוללת כמה מסלולים עיקריים: הכשרות מתוקצבות, שוברים להכשרה מקצועית, ותוכנית "סטרטר". בנושא ההכשרות המתוקצבות, תקציב 2015 אפשר לתקצב 4,260 תלמידים. מקרב התלמידים בהכשרות מתוקצבות השנה 15% היו חרדים ו-22.5% ערבים. תוצאות מחקר אחרון: מנתונים ראשוניים של סקר בוגרי הכשרות יום שסיימו את לימודיהם בשנים 2015-2014, רובם דורשי עבודה, עולה כי 78% מהמבוגרים, מועסקים. בקרב נשים ערביות זינק שיעור התעסוקה מ-45.6%, בסקר הקודם, ל-59%; 62% מהבוגרים נחשפו למקצוע, כלומר עבדו בו בשלב כזה או אחר. 45% עבדו במקצוע הנלמד. בענפי הטיפול בילדים, חשמל ואלקטרוניקה, הארחה ומתכת, עבדו במקצוע הנלמד יותר ממחצית הבוגרים.

הכשרה מקצועית מתוקצבת עם תעודת מקצוע בסופה היא אמצעי מרכזי להעלאת רמות השכר של העובדים המשתכרים שכר מינימום. השבוע הסתיימה העבודה על מכרז משמעותי, אשר ירחיב ב-2017 באופן משמעותי את היכולת להפעיל קורסי יום מתוקצבים. עכשיו, בנושא השוברים להכשרה מקצועית: במסגרת תוכנית השוברים להכשרה מקצועית,

אני חושבת שהשר בנט התחיל את זה, הכוללת סבסוד משמעותי של קורסי הכשרה מקצועית: ב-2015, 2,900 קיבלו שוברים להכשרה. ב-2016, 3,200 קיבלו. התקציב לשוברים יגדל בשנה הבאה ב-20%. גם בתוכנית השוברים מושם דגש על אוכלוסיות יעד, שהן ערבים וחרדים. הנדסאים,

למדינת ישראל חסרים הרבה הנדסאים ומהנדסים.

כשרת משפטים,

מעודדת ללמוד יותר הנדסה ופחות משפטים. כחלק מתחום התעסוקה, המשרד מתקצב ומפקח על לימודי הנדסאים. 26,000 סטודנטים החלו את שנת הלימודים. נדרש חיזוק משמעותי כבר היום, במערכת, בהיבט של תוספת משאבים. קיימים שינויים שנעשים, למשל קיום מועדי ב', שיתוף התעשיינים בוועדות המעדכנות וכתיבת תוכניות לימודים למגמות השונות.

תקציב בתי-הספר המקצועיים לנוער הוגדל בתקציב 2017 בעוד 15 מיליון ש"ח, וב-2018, ב-22 מיליון ש"ח. אני חושבת שזה אינטרס גדול מאוד של ממשלת ישראל לעודד בתי-ספר מקצועיים. בעבר הייתה טעות וחשבו שבתי-הספר האלה מיותרים. אני אומרת לכם את דעתי האישית: בתי-הספר האלה מאוד מאוד מאוד חשובים. התייחסות לנושא הרצף התעסוקתי מהצבא לאזרחות, על-פי הצעה לסדר-היום של חברת הכנסת ענת ברקו, היא לא פה. אם היא לא פה, אני צריכה להתייחס? לא. התייחסות להצעה של חברת הכנסת חנין זועבי, שגם לא נמצאת פה. טוב,

אני מאוד מקווה שממשלת ישראל והשר חיים כץ ייקחו את הנושא הזה, ישקיעו בו, יפתחו אותו. אני מסכימה עם מה שאמרת, חבר הכנסת אלאלוף, אני חושבת שזה יעד חשוב מאוד של המדינה, לפתח את ההכשרה המקצועית ולפתח את בתי-הספר המקצועיים. תודה רבה. מה את מציעה, גברתי השרה? להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה. ועדת העבודה והרווחה.

אבל לפני ההצבעה, חבר הכנסת דב חנין, הבעת עמדה. תודה לך, אדוני היושב-ראש, אכן, הדיון של היום הזה הוא דיון מאוד חשוב. הכלכלה המודרנית דורשת מדיניות תעסוקה פעילה. היא מחייבת יכולת של אנשים להחליף מקצוע, להכיר טכניקות חדשות. כך נראית הכלכלה המודרנית, אבל כך נראה גם שוק העבודה המודרני, אם בעבר אנשים היו מתחילים לעבוד במקום עבודה בגיל 25 ומסיימים בגיל 65,

במהלך החיים שלהם, הם יחליפו לא מעט מקומות עבודה, והיכולת לקבל הכשרה מקצועית שתאפשר להם להתמודד עם השינוי הזה היא קריטית.

מדיניות תעסוקה פעילה היא הדבר הנכון, המתחייב והדרוש, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה חברתית. למרבה הצער, מה שקורה בישראל בעשור האחרון זה המתה של מערכות ההכשרה המקצועית. אנחנו רואים איך המדינה הולכת ונסוגה מהמחויבות שלה לאפשר לאנשים הכשרה מקצועית, מחויבות שנדרשת גם לכלכלה וגם לחברה. וכמו בנושאים אחרים, אדוני היושב-ראש, הדבר הזה ישתנה רק אם השלטון פה, במדינה הזאת, ישנה את הכיוון שלו.

חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין.

חבר הכנסת אלי אלאלוף, ותודה רבה לשרה, על דברייך. לחשתי לה בשקט: זה תקדים, כי שרת המשפטים שלנו היא מהנדסת, ולא עורכת-דין כמקובל.

אף-על-פי שאני עורכת-דין, חושבת שיש ריבוי עורכי-דין. הלוואי שיהיו יותר מהנדסים, וגם רופאים. לצערי, מה שקרה ברבות השנים זה באמת נתק מוחלט בין שוק התעסוקה לשוק ההכשרות המקצועיות. ככה הגענו,

ל-8,000 איש שחסרים במקצועות התעשייתיים, ל-10,000 מהנדסים שחסרים כאן, ואנחנו כל הזמן מנסים לשים את האצבע בסכר במקום לנסות לתת טיפול שורש לבעיה. בוועדת הכלכלה דנו בנושא הזה הרבה פעמים. צריך לומר, חבר הכנסת אלאלוף, שבשנה האחרונה בכנסת, לדעתי, פתאום כל נושא ההכשרות המקצועיות קיבל עוד פעם איזו דחיפה קדימה, ועכשיו כל מה שנותר לעשות, אני רוצה להעלות איזשהו נושא, ואני אשמח מאוד אם גם זה יידון במסגרת ההצעה לסדר-היום אצלך בוועדה: יש 250,000 עצמאים במדינת ישראל. הם אף פעם לא זכאים להכשרות מקצועיות. לפעמים האנשים האלה,

נפלטים מעולם העצמאות וצריכים למצוא את עצמם מחדש. אני חושבת שהרבה פעמים מדובר באנשים טובים, וצריך לראות איך עוזרים להם בעניין הזה.

תודה רבה. חבר הכנסת נחמן שי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, השתתפתי היום בשני דיונים שעסקו בנושא החשוב הזה, אחד בוועדה למעמד האישה והשני בוועדת הכלכלה, ואחר כך בדיון שהיה באולם שפרינצק עם נגידת בנק ישראל, ועם פאנל מאוד מאוד מרתק. אני מודה לך, קודם כול, חבר הכנסת אלאלוף, שהבאת את הנושא הזה לכנסת. מה שנחשף היום לכל אורך הדרך זה שגם בסוגיה הזאת הממשלה הסירה מעל עצמה אחריות. חברים פה כבר מנו את המספרים, אבל מספר הגברים והנשים שעוברים הכשרה, אם זה מטעם המדינה ואם באמצעות המדינה, מגיע ל-20% מאשר לפני כמה שנים, והסכומים הולכים ומצטמצמים, הם הצטמצמו, והם קצת עולים, צריך לציין, אבל הם בשום אופן לא עומדים באותו מקום שהם היו. וגם מתברר שעניין ההכשרה הוא קצת תוכנית כבקשתך, כי אין תוכנית מוסדרת, אז נגיד בעניין נשי מסוים, מתברר ש-25% רוצים ללמוד טיפוח החן. אין לי דבר וחצי דבר נגד טיפוח, אבל האם זה הצורך מספר אחת בתעסוקת נשים? אולי אפשר ליצור גם תעסוקה אחרת עבורן, לא פחות מכניסה, ועדיין מעניינת, ועדיין עם תרומה ישירה למשק? התחום הזה הוא פרוץ, הוא נראה פרוץ, וככל שחיוניותו עולה נראה שעניינה של המדינה בו הולך וקטן. נותנים לשוק,

לעשות את העבודה, אבל השוק עושה את העבודה לפי מה שהוא רוצה לעשות, ולא מה שהמדינה צריכה בהכרח. אני מזמין אותך, אדוני היושב-ראש, באמת להמשיך את היוזמה הזאת שלך הלאה, ולחדד את הצורך ואת החשיבות הלאומית שלו. וזה לא רק בממד המדינתי, זה לכל אדם ואדם שמבקש ורוצה להיות מועסק, ומדינת ישראל לא עושה את המיטב כדי שהוא או היא ימצאו את מקומם בשוק העבודה או בחברה כולה.

עוברים להצבעה על הצעתה של השרה להעביר את הנושא לדיון בוועדת העבודה והרווחה. בבקשה,

כולם בעד. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה

בעד, 14, נגד אין, אין נמנעים. הוחלט להעביר את הנושא לוועדת העבודה,

אנחנו עוברים לנושא הבא: ציון יום הפג. רבותי, ברשותכם, אני רוצה לקרוא את דבריו של יושב-ראש הכנסת לציון יום הפג. חברות וחברי הכנסת, אנחנו פותחים כעת דיון מיוחד לרגל יום הפג הביו-לאומי, המצוין גם אצלנו, כמדי שנה, כדי להעלות את המודעות לאוכלוסייה רגישה ומיוחדת זו. כ-10% מן היילודים בישראל מוגדרים פגים, כלומר נולדו לפני השבוע ה-37 להיריון. בטיפול בפגים נרשמה התקדמות משמעותית במרוצת השנים, ועדיין יש מקום רב לשיפור ולייעול כדי להציל את חייהם ולהעניק להם טיפול מיטבי. התינוק הפג, מטבע הדברים, חשוף לסיכונים ונזקק לטיפול מיוחד. כפועל יוצא מכך, גם הוריו נדרשים להתמודדות שונה, מורכבת וארוכה מזו של הורים אחרים. גם המחוקק נתן דעתו על כך, והודות לתיקון שנכנס לתוקפו בשנים האחרונות מתאפשרת הארכת חופשת הלידה וקבלת דמי הלידה במקרה של אשפוז ממושך של היילוד.

עלינו לתת דעתנו על הצורך הגובר בהתמודדות עם צורכי הפגים עצמם, שמספרם בארץ נמצא בעלייה מתמדת. אנחנו שומעים לא אחת על מחסור בצוותים רפואיים במחלקות היילודים, בעיקר בפגיות, ומספרם איננו מדביק את קצב הילודה. עידוד אפשר לשאוב מדוח שפרסם בימים אלה משרד הבריאות, המלמד כי שיעור תמותת הפגים בעלי משקל נמוך במיוחד, שעד לפני שנים ספורות נרשמה בו עלייה מדאיגה, נמצא בשני העשורים האחרונים בירידה: בשנת 2014 נפטרו 15% מהפגים, לעומת 25% לפני כ-20 שנה. הפגים אינם יכולים לזעוק, והם חסרי אונים אפילו מתינוקות אחרים, בריאים מהם. יש לקוות שאנו, בין היתר בדיון חשוב זה, נהיה להם לפה, ונתריע על מצוקתם, על צורכיהם המיוחדים ועל אלו של הוריהם ושל הצוותים הרפואיים בפגיות, שזה המקום להצדיע להם על מלאכת קודש, כפשוטה.

אני רוצה לפתוח עם אחת משתי היוזמות, אורלי לוי אבקסיס, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת אבו מערוף,

תודה רבה לך, אדוני השר, יושב-ראש איגוד הנאונטולוגים במדינת ישראל, ד"ר מולי צנגן, יושבת-ראש לה"ב, הגברת רומי שחורי, תראו, מדי שנה בשנה אני מובילה פה בכנסת, אני רק אתן תזכורת קטנה למי שלא יודע מה זה לה"ב: זה הארגון של ההורים למען הפגים בישראל. פעם אתה הורה לפג, לעולם אתה הורה לפג, והם מגייסים ומתגייסים לעזור לכל אותן משפחות שבצר להן נכנסו לתוך המשפחה הזאת. זה לא מתוכנן, זה לא רצוי, אבל כמה טוב שיש אתכם. אדוני השר, מי כמוך יודע שמדי שנה בשנה, מאז שנכנסתי לכנסת ואתה התמנית לסגן שר הבריאות, שר הבריאות בפועל, אנחנו מציינים פה את יום הפג הבין-לאומי, וזו הזדמנות טובה ונהדרת לעשות בדיקה איפה התקדמנו, איפה יש לנו הרבה מה לשפר. ולפני שאני אתחיל את הדברים, אני רוצה להגיד לך תודה גדולה. לפני שהתגייסת, והתגייסת במלוא הרצון לבוא ולסייע בנושא הזה, שלצערי הרב, עד שהגעת לתפקיד השר או סגן השר, הוא הוזנח בצורה פושעת. במדינת ישראל מצב הפגיות טרם זמנך היה קטסטרופלי, הצלחנו, באמת עם הסיוע שלך, ושל מי שהיה אז מנכ"ל משרדך, יחד עם איגוד הנאונטולוגים, ארגון לה"ב ואחרים, ליצור איזושהי מחשבה חדשה, ולהסתכל על אותם תינוקות רכים, קטנים, פגים, כעל משהו שהוא קצת יותר מעבר לתינוקייה עם עוד איזו תוספת קטנה. המצב הזה הביא לתוצאות יפות, אבל אנחנו גם באים לבדוק מה עוד נותר לנו לתקן. אז ראשית, אתה יודע כמה ניסינו לצבוע את הכספים שמדינת ישראל נותנת בעבור כל לידת פג, מתוך ההכרה שזה טיפול יקר, שזה טיפול חשוב, וצריך להשקיע שם את הכסף. לצערנו הרב, הכספים שהמדינה נותנת הם לא כספים צבועים. מנהלי בתי-החולים יכולים לעשות שם כרצונם. הם יכולים לקחת את הכסף למחלקות אחרות, ואני אתן דוגמה קיצונית, אפילו ליחסי ציבור או לאיזשהו ערב בילוי לסגל. הכספים לא מגיעים לפגיות. וכאשר ניסינו להעביר את המהלך הזה, האוצר התנגד בכל תוקף. ישבנו וניסינו לחשוב מחוץ לקופסה, וכשחשבנו מחוץ לקופסה הגינו את רעיון הכוכבים. וברעיון הזה עשינו איזשהו מודל, שנועד בעצם לתמרץ את אותם בתי-חולים שישקיעו בפגיות. זה האקסטרה שהם מקבלים פר-תינוק. אמר לי אחד ממנהלי בתי-החולים, החולה הכי יקר שלהם, או הכי שווה שלהם,

כי יש אתו תקציב שהולך אתו. ולכן הם צריכים להשקיע, אבל הם לא באמת עושים את זה, כי בכל מקרה הם מקבלים את התקציבים האלה. המודל הזה תיקן את העיוות הזה, ונתן איזשהם תמריצים לבתי-החולים שכן ישקיעו בפגיות. אז בנינו מודל, ובמודל הזה נבחנים גם, כמובן, בין היתר, גם המכשור, גם כוח-האדם, גם הסטריליזציה, מניעת הזיהומים, גם התשתיות, והפלא ופלא, אנחנו מגלים שנה אחר שנה שהזוכים הגדולים בציונים הטובים ביותר הם דווקא אותם בתי-חולים בפריפריה. יכול להיות שבגלל הקושי שלהם לגייס תקציבים או לגייס תרומות, תמריץ כזה הוא בעבורם כמו אוויר לנשימה. זה מפריך את הטיעון שאנחנו, בוודאי,

אני חייבת לומר: יש תוצאות נהדרות למודל הזה, ועדיין, לצערי הרב, אנחנו אפילו לא עומדים בחוזר מנכ"ל שהוציא אז מנכ"ל משרדך רוני גמזו. אתה זוכר שב-2011 ישבו הצוות של המשרד שלך עם איגוד הנאונטולוגים ועם הנוגעים בדבר ובנו איזשהו מודל שאמור להיות התקנון: מהו כוח-האדם שאמור להיות בפגיות.

כי בכל העולם, במדינות המפותחות, ב-OECD, התקנון הולך כוח-אדם בעבור ילד. ואם אנחנו מדברים, אז: אחות על כל פג.

לצערי הרב, במקרה הטוב מדובר על אחות אחת לארבעה פגים. במקרים האחרים,

אנחנו מדברים על אחות אחת לשמונה פגים.

הדבר הזה בעצם גורם לזיהומים, והיום אנחנו קמנו בבוקר ושמענו על עוד זיהום,

בבית-חולים איכילוב, בית-חולים חזק, ומי שעומד בראשו זה אותו מנכ"ל משרד בריאות דאז, שהנושא של הפגים היה חשוב לו, ואני יודעת שגם היום הוא חשוב לו.

איכילוב מצוינים, במודל הכוכבים, כמי שהם בשיפור, בין הגבוהים ביותר.

אנחנו עדיין צועדים אחורנית, אותו חוזר מנכ"ל מדבר על כך שעל כל אחות תהיה מיטה וחצי, כלומר על כל 1.5 תינוק יהיה תקנון של אחות. היום אנחנו לא שם, אנחנו רחוקים משם.

הצלחנו בעזרת המודל הזה להוריד את רמת הזיהומים, יחד עם פעולות נוספות, ב-50%; ועדיין,

ביחס ל-OECD, אנחנו כל כך גרועים. אנחנו צועדים בצעדי צב, כמו שצנגן אומר, לעומת העולם, שרץ ריצת ארנב. והנושא הוא כזה, כי אף-על-פי שהורדנו ב-50%, ובעיקר אנחנו רואים את התופעה הזאת גם בפריפריה, עדיין אנחנו הרבה מעבר לכל מדינות ה-OECD בתמותת תינוקות ובזיהומים של פגים, פרט אולי למקסיקו. אנחנו לא רוצים להיות שם. אנחנו רוצים להיות במקום הרבה יותר טוב משם, וכדי שזה יקרה אנחנו צריכים להביא כוח-אדם. כי אותה אחות שצריכה לטפל בארבעה או שמונה פגים, לא יכולה לעשות את שיקול הדעת או "בחירתה של סופי" למי ללכת ואיך כאשר תינוק אחד עושה לה סימני מצוקה, תינוק אחר פולט, תינוק אחר עושה סטורציה, ובתוצאה הזאת אין זמן לסטריליזציה. אותה אחות שצריכה להציל חיים לא תעצור לרגע ותגיד: אני אבזבז לי עוד דקה בלשטוף את הידיים כמו שצריך, כי חיים קודמים גם לאיכות חיים. אני מבקשת ממך, אדוני השר, ואני מנצלת את המצב ואת העובדה שגברתי שרת המשפטים נמצאת פה: הנושא של בנק חלב אם נמצא עכשיו במשרד שלך. משרד הבריאות, צריך לומר, הביא את הכסף, הביא את הרצון. בכל העולם המפותח יש בנקים לחלב אם, וזו אחת התרופות הטובות ביותר ליילודים, מונע זיהומים. מה שקורה היום, במדינת ישראל יש שוק שחור של חלב אם, שהוא מסוכן לא פחות מזיהומים אחרים. ולכן אני מבקשת ממך, שרת המשפטים: הכסף נמצא, הנכונות כאן. העבירו אליכם, אל המשרד שלכם, את אותו מכרז שהוציא משרד הבריאות, כדי לתקן אותו, איך אנחנו מנתבים את מיליון השקלים האלה כדי להקים שני בנקים לחלב אם במדינת ישראל.

כדי לבנות את הפרוצדורה צריכים לשבת בעלי המקצוע, קרי המשפטנים אצלך במשרד, ולבנות את הפלטפורמה הנכונה.

והפלטפורמה הזאת צריכה להגיע אלינו, כי הכסף ישנו, וכל יום שעובר הוא בזבוז, והבזבוז הזה יכול להביא גם לבזבוז בחיי אדם.

אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה, אדוני השר, אבל יש לנו עוד הרבה מה לעשות. תודה. וכמו שתמרצנו את הפריפריה בנושא הפגים, אני מקווה מאוד שנתמרץ את הפריפריה גם בתקנון של רופאים.

חבר הכנסת אבו מערוף, בבקשה. נא להיצמד ללוח הזמנים. אבל זאת הייתה הצעה לסדר-היום רגילה, היו צריכות להיות לי עשר דקות. הוא אמר לי חמש דקות. המזכירות קובעת, ואני הולך לפי התקנון. דיון מיוחד הוא תמיד חמש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, כבוד השר יעקב ליצמן, שר הבריאות, יושב-ראש איגוד הנאונטולוגים ואיגוד לה"ב, השנה אנחנו מציינים את יום הפג באווירה אופטימית וטובה יותר מבשנה הקודמת. אם בשנה הקודמת,

ציינו את יום הפג תחת הכותרת: מחדל הפגיות, היום צריך לציין לטובה ולשבח את פעילות משרד הבריאות, ובמיוחד היענות כבוד השר יעקב ליצמן, לתיקון הפגמים שהיו.

יש עוד הרבה דברים לשפר ולשדרג כדי שנגיע לרמת מדינות ה-OECD בעניין הפג בכלל בישראל. ואכן אני מקווה ורוצה שהיום הזה יתרום להמשך העשייה הטובה בתחום ויקדם את כל נושא הנאונטולוגיה. גם השנה אנחנו מציינים את יום הפג במקביל לדיונים על התקציב, כולל, כמובן, תקציב משרד הבריאות. והיום בוועדת הבריאות הציג משרד הבריאות דוח, מצגת טובה, שראויה לשבח, אבל בלי שייועד תקציב מיוחד להמשך טיפול בחוסרים שיש בתחום הפגיות, המצב לא ישתפר יותר, כי יש עוד הרבה מה לשפר. הדברים שמחייבים התייחסות דחופה ביותר הם:

יש לבנות פגיות נוספות, נוסף על הקיימות, 28, שהרבה זמן קיימות והרבה זמן לא נוספו פגיות. יש להוסיף לאלתר תקנים של אחיות, ולא להסתפק בכך שיש כסף אבל אין אחיות שיאיישו את המשרות. על משרד הבריאות ובתי-החולים לפעול כדי שהדברים ייושמו בהתאם. למטב ידיעתי, יש הרבה אחיות שמעוניינות לעבוד בנאונטולוגיה, בפגיות, אבל, כמובן, אחרי השתלמות מתאימה. ולפחות עד סוף 2017 לא יישאר המצב של אחות אחת לכל ארבעה פגים, ואפילו צריך להגיע עד סוף 2017 לפחות לאחות לשני פגים,

כמובן, אחת לכל פג. על משרד הבריאות להוסיף עוד מתמחים בנאונטולוגיה. נכון שהוספו 12 תקנים בשנה וחצי האחרונות, אבל הרבה בתי-חולים נשארו בלי הוספת מתמחים, ועדיין חסרים 70 תקנים של מתמחים בנאונטולוגיה. יש לפעול להפחתת הזיהומים בפגיות, ששיעורם עדיין מן הגבוהים במדינות ה-OECD. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הליקויים בפגיות הם לא רק בתקנים ובשירות הרפואי, מובן שאין טענות על רמת המקצועיות של הטיפול הרפואי שיש בארץ, אלא הצפיפות בפגיות גדולה, וגם התשתיות לא עומדות בסטנדרטים הרפואיים, שמחייבים סטנדרטים מיוחדים. זה מגביר כמובן את הזיהומים וגורם לתחלואה רבה, ובמקרים מסוימים, לצערנו,

שעדיין היא מן הגבוהות במדינות ה-OECD. לפי הנתונים, יש רק שמונה פגיות ממוגנות ב-28, ודבר לא נעשה מאז שהעלינו את הנושא בשנה שעברה ולפני זה.

רובן לא ממוגנות, ולכן חייבים שמשרד הבריאות יפעל בהתאם להגנת הפגיות כולן. עדיין נושא בנק החלב לא מטופל. בעולם המערבי יש 300 בנקים של חלב. בחודש אפריל 2014 יצא חוזר, צוין כבר, ממשרד הבריאות בעניין בנק חלב אם, ועדיין דבר לא זז. חברת הכנסת אורלי ציינה את זה, ודיברה, ולכן אני מקווה ונדרוש, שאכן המצב יטופל בהתאם. שרת המשפטים, עוד פעם אני מעיר את תשומת לבה שאכן תפעל בהתאם להקמת בנק חלב אם. הטיפול בפג לא מסתיים עם השחרור מהפגייה, אלא יש צורך בהמשך מעקב רפואי וטיפול רפואי במשך השנתיים הראשונות לחייו, כולל פיזיותרפיה, דיאטניות, צרכים מיוחדים ועובדים סוציאליים. וכאן יש לציין את המצב הקשה בפריפריה ובכפרים שרחוקים מהמרכזים הטיפוליים להמשך טיפול, וזה מקשה מאוד על המשך הטיפול והמשך השיקום של הפג. ואני לא מדבר על הפריפריה בכלל, יש לציין מקום אחד, הקשה ביותר, בנגב, במיוחד בכפרים הלא-מוכרים, ששם התמותה היא מהגבוהות ביותר. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, בציון היום הזה אני דורש לחייב את משרד האוצר ומשרד הבריאות להמשיך להקצות את המשאבים הדרושים לתקינת מיטות טיפול נמרץ בפגיות, שתגיע למצב הראוי, כדי שבשנה הבאה אכן נקבל ממשרד הבריאות מצגת יותר טובה מזו שקיבלנו היום. תודה רבה. המדינה צריכה להכיר בפג כילד עם צרכים מיוחדים, ולאפשר מעקב וטיפול בהתאם במשך השנתיים הראשונות לחייו.

אני מודה לך.

מכובדי שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן.

את הדיון, אני חושב שזה חשוב בכל שנה למסור דוח לכנסת על הפגים. עובדה שירדנו דרסטית, דרמטית אפילו, בפגיעות בפגיות, והמצב משתפר מאוד מאוד, לטובה. אני חושב שזה ציון לשבח, לא רק למשרד הבריאות, אלא גם לכנסת, שעוקבת אחרינו, אז אני מודה לכם על הדיון. משרד הבריאות רואה חשיבות רבה בטיפול בפגים ובקידומן של היחידות לטיפול ביילוד, מה שנקרא פגיות. מתוך ראייה זו, נושא הפגיות הוגדר כאחת מתוכניות הדגל של המשרד, הוסדרו הנהלים והסטנדרטים המקצועיים והוקצו משאבים ייעודיים. המשרד מפעיל בפגיות מודל תמרוץ ייעודי, אשר מודד תשומות ותוצאות על-פי הסטנדרט המומלץ בתחומי כוח-האדם, התשתיות והאיכות, וציוני המודל קובעים את דירוג הפגייה, ומכך, את הקצאת הכסף הניתנת. מ-28 הפגיות הנבדקות, 14 הראשונות במודל מקבלות בונוס, וחמש הפגיות המצטיינות מתוכן מקבלות בונוס כפול. נוסף על כך, בשנת 2016 ניתן בונוס לפגיות שהשתפרו מעל שיעור השיפור הממוצע. מודל זה מבטיח שבתי-החולים יבחרו להשקיע משאבים בשיפור מתמיד בפגיות. המודל הוא דינמי, ומשתנה על-פי ממצאי הבקרות, הצרכים והתובנות שעולים במסגרת הבקרות והייעוץ של ועדת מומחים הכוללת כמה מנהלי מחלקות ואחיות נאונטולוגיות. משרד הבריאות מפעיל את תוכנית תמרוץ הפגיות זו השנה השלישית. המודל מתעדכן מדי שנה, ואף עוסק בשחרור הפג לקהילה, ותוצאותיו יושב-ראש הקואליציה, שומעים אותו עד כאן. חבר הכנסת ביטן, חבר הכנסת ביטן, יש רעש סביבתי שבא מהכיוון שלך. הפגיות צועקות, אדוני. אני בטוח שביטן לא היה פג. 1. שיפור בכוח-האדם בפגיות, מתחילת הפעלת המודל נוספו במערך הפגיות בבתי-החולים כ-240 אחיות חדשות,

כ-100 אחיות עם קורס על-בסיסי בטיפול נמרץ ביילוד, וכ-30 רופאים. נוסף על כך הוגדלו משמעותית תקני מקצועות הבריאות הייעודיים, 2. שיפור האיכות, ירידה בשיעור אלח דם נרכש ב-55% משנת 2014 עד 2016, 3. שיפור בתשתיות הפגיות, מתחילת המודל נוספו חדרי הנקה, חדרי הורים, מטבחי חלב וחדרי תרופות כמעט בכל הפגיות במדינה. בכל שנה מאז הפעלת המודל יש עלייה בציון הממוצע של בקרות הפגיות, אף שבכל שנה אנו מעלים את הסטנדרט, ונמשיך ונפעל כך לשם המשך השיפור. בנושא הפריפריה, המודל הראה שפגיות קטנות ופריפריות, זה סופר-חשוב, יכולות לבצע שיפור משמעותי וליהנות מתמרוץ המודל, לדעתי, להשתפר אפילו יותר מהמרכזים במרכז. אני אמשיך לפעול עם הצוותים המקצועיים להוביל את התהליך המבורך של שיפור הטיפול בפגים הן בפגיות והן בקהילה במדינת ישראל. בקיצור נמרץ: המצב השתפר, ויש הרבה עבודה לפנינו. אני מודה לכם. מה אתה מציע, אדוני? עבודה. אין לי שום בעיה. ועדת העבודה והרווחה.

אני מודה לאדוני. דב חנין, כהרגלו בקודש. הוא חולק עלי? לא. הוא רוצה להעיר. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, אני רוצה קודם כול להביע הערכה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שבאופן עקבי מובילה את הנושא החשוב הזה, וחוזרת ומעלה אותו כאן, במליאת הכנסת, ולחברי ד"ר עבדאללה אבו מערוף. פריימריז. לא לא, אין לה פריימריז בינתיים, אז בינתיים אני מקווה שאני גם לא מזיק. ואני רוצה גם להזיק לך, אדוני השר, בפריימריז, ולהגיד שאתה עושה עבודה טובה בתור שר הבריאות, גם בנושא הזה וגם בנושאים אחרים, אבל לא יכול להיות שנושא הבריאות יהיה רק על שכמך וכתפיך הרחבות. זה עניין לכל ממשלת ישראל. מערכת הבריאות בישראל, במשך שנים, עברה דיאטה רצחנית, ואנחנו נמצאים בפערים מאוד מאוד גדולים, ולכן, אדוני השר, הייתי שמח לראות פה, בדיון הזה, ובכלל בדיונים בענייני בריאות, את ראש הממשלה. הוא אומר שחשובים לו החיים עצמם, ואנחנו יודעים שכשמדברים על החיים עצמם, העיקר זה הבריאות, צריך להתחיל מהבריאות. הוא עסוק, הוא עסוק בעמונה, הסדרה, אבל בוא ונדבר על החיים עצמם, והחיים עצמם מתחילים בפגיות, בטיפול בפעוטות, במערכות הבריאות המונעת לתלמידי בתי-הספר, במערכת של הרפואה בכלל. אדוני היושב-ראש, כשאנחנו באים לדיוני תקציב, אני חושב שזה גם התפקיד שלנו, לא להשאיר רק את שר הבריאות במערכה הזאת, אלא לדרוש הגדלה משמעותית של תקציבי הבריאות. העיקר הבריאות? בואו ונוכיח את זה במציאות. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. מי שבעד, הוא בעד העברה לוועדה, מי שנגד, הוא בעד הסרה. ועדת העבודה, כן? ועדת העבודה.

הרווחה והבריאות נתקבלה. אני לוחצת על זה, אני לא יודעת למה. הנוכחות שלך בולטת. בעד, 8, אין מתנגדים ואין נמנעים. גם חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס הצביעה בעד, 9. הוחלט להעביר את הנושא לוועדה. אנחנו עוברים לסעיף הבא, שאילתות לשרת המשפטים איילת שקד. חוק הכניסה.

חוק הכניסה. הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 28). חבר הכנסת איתן ברושי יציג. אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, מטרת הצעת החוק שאני מעלה כעת לקריאה ראשונה היא לאפשר את הארכת תקופת השהייה של אמן במה וספורטאי זרים לצורך המשך העסקתם אצל גופי התרבות והספורט, וכך לנצל את מלוא הפוטנציאל הגלום בהעסקתם ולהמשיך לאפשר להם לתרום לעשייה חשובה זו.

העסקתם היא על-פי הכללים של עובדים זרים, וכפופה לחוק הכניסה לישראל משנת 1952. הדבר משפיע על השתלבותם בתרבות ובספורט הישראלי, שכן הוא קובע מגבלות זמן לשהייתו של העובד הזר: תקופה מרבית של חמש שנים בלבד, הגבלה שמקשה הן על האמן והספורטאי והן על מוסד התרבות ואגודת הספורט שמעסיקים אותם, ומאלצת בסופו של דבר את המוסדות והגופים להיפרד מאמנים וספורטאים ומצמצת את היכולת של שני הצדדים לממש את מלוא הפוטנציאל הגלום בהעסקתם בישראל. בהתאם לבקשת רשות ההגירה והאוכלוסין ומשרדי הממשלה האמונים על הנושא, הוכנסו בהצעת החוק שינויים המוסכמים על כלל הגורמים הנוגעים בחוק ומדגישים את התנאים שבהם יאשר שר הפנים את בקשת ההארכה, ובתוכם תרומה לכלכלה,

לחברה, לתרבות ולספורט בישראל.

אמנות וספורט הם נשמת אפה של כל חברה מתקדמת ודמוקרטית, הם הכרח לחברה משכילה ורבגונית. גם בימים אלה של ריאליטי וטלפונים חכמים, התרבות משקפת את החברה שבה אנו חיים, אך שואבת את חשיבותה גם מהאופן שבו היינו רוצים לראות את החברה שלנו בעתיד. בכוחה להציף סוגיות חברתיות משמעותיות, ליצור דיאלוג פתוח להשמעת דעות שונות ולסייע להטמעת סובלנות ומגוון של ערכים. בכל שנה אנחנו כוססים ציפורניים במתח כדי לראות אם הסרט הישראלי שמייצג אותנו בטקס פרסי האוסקר זוכה במועמדות או בפרס עצמו. אנחנו חשים גאווה כאשר להקת מחול מישראל זוכה לכבוד ולהערכה בעולם, כאשר הצגה של תיאטרון ישראלי מוצגת במדינה אחרת או כאשר קבוצה ישראלית זוכה בגביע אירופה וקבוצת כדורגל ישראלית משחקת בליגת האלופות. ההצלחות שלנו בתרבות ובספורט הן שגרירות בעולם, הן לצנינים בעיני שונאינו ותחמושת נגד אלה הרוצים להחרים אותנו. אמני במה זרים המועסקים על-ידי התזמורות,

ההרכבים המוזיקליים, להקות המחול, התיאטרון ועוד תורמים רבות לאמנים ולתרבות בישראל. כל אלה מביאים עמם ניסיון וגיוון אשר מפרים ומעשירים הן את היצירה ועולם התרבות בישראל והן את החוויה התרבותית של קהל הצופים. יתרה מכך, אמנים זרים השוהים במוסדות התרבות בישראל הופכים לחלק אינטגרלי מחיינו כאן, ובהמשך, לשגרירים הטובים ביותר שלנו בעולם כולו. בדומה לאמנות, גם בספורט יש תרומה מכרעת לשילוב שחקנים ומאמנים זרים, אשר מביאים ידע, ניסיון וגישות חדשניות לעולם הספורט הישראלי, ומחזקים ומגוונים את הקבוצות הישראליות. ספורטאים ומאמנים זרים בארץ הנשארים לתקופה ממושכת הם בני-אדם וספורטאים ברמה גבוהה מאוד והם בעלי ערך משמעותי לסביבתם ולענף שלהם. הם משמשים דוגמה לצעירים, תורמים לחינוך ולטיפוח של הנוער ומנחילים רמה גבוהה ומקצוענות בסטנדרטים המקובלים מעבר לים. אני משוכנע שכל אחד ואחד מאתנו יכול להיזכר בדוגמה לספורטאי יוצא דופן שהטביע פה חותם, השתלב בהוויה הישראלית המיוחדת ותרם רבות. כך גם בתחום התרבות והאמנות. חשוב לציין כי מספר האמנים והספורטאים הזרים הפועלים בישראל מוערך בעשרות בודדות בלבד, כך שהארכת התקופה לא רק שאינה עשויה להביא לפגיעה באמני הבמה והספורטאים הישראלים, אלא שהיא עשויה להיטיב עמם ולהועיל לחברה כולה. אני רוצה להודות לחברות הכנסת נורית קורן, מירב בן ארי וד"ר יפעת שאשא ביטון, שחתומות יחד אתי על הצעת החוק. מירב לא חתומה.

למה סתם להגיד שאת חתומה? אני חשבתי שיש עזרה הדדית. אני מודה למי שהזכרתי, גם לאיציק, כמובן, תמיד. אני רוצה להודות למשרד הפנים, משרד התרבות והספורט, מינהל האוכלוסין, לוועדת הפנים והגנת הסביבה ולעומד בראשה חברי דוד אמסלם, ובעיקר לצוות הלשכה שלי בעבר ובהווה, לכולם חלק בקידומה של הצעת החוק, יחד עם נציגים של מוסדות התרבות והספורט. שילוב אמנים וספורטאים ממדינות שונות לצד אמנים וספורטאים מקומיים הוא חלק מקובל ושכיח באופיו של עולם התרבות והספורט, שאיננו מבחין בגבולות מדיניים. מדובר בהצעת חוק פשוטה, שהתועלת ממנה עשויה להיות רבה לעולם התרבות והספורט, ושום נזק או עלות לא נגרמים ממנה. הצעת החוק זכתה לתמיכת ועדת הפנים והגנת הסביבה, וכעת אני מבקש מכם, מכולכם, לאשר אותה בקריאה ראשונה, להמשך התהליך.

אני מודה לך. יש דוברים, אם הם נמצאים כאן. חבר הכנסת אייכלר,

חבר הכנסת חאג' יחיא, בידכ תחכי? בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, כבוד השרה, חברי חברי הכנסת, היום השתתפתי בדיון בוועדה לביקורת המדינה שדן בדוח המבקר על עבודתה וביצועיה של מינהלת הבדואים. (אומר בערבית: הוועדה להרס הבדואים ולא לפיתוח.) משם, מאותה ישיבה, התרשמתי שהגישה של המינהלת היא גישה עוינת ומתייחסת לבדואים כאילו הם אויבים ולא אזרחים מן המניין. פשוט, היא לא מביאה אותם בחשבון, היא לא בודקת את הצרכים שלהם. את כל התוכניות שהם מכינים הם מכינים רק כדי להרוס להם את הבתים, להרוס להם את היישובים, ולא מתייחסים אליהם, לא יושבים אתם ולא מתייעצים אתם. בעלי העניין, כ-90,000 אזרחים, לא מביאים אותם בחשבון, לא מדברים אתם, בכל תוכנית שהם מכינים. נוסף על כך, יש כפרים שהוכרו לפני עשור. את אותם יישובים לא מפתחים. אפילו ביישובים שאין בעיה של בעלות, הבעלות של האזרחים, אין מערערים עליה, היא בעלות פרטית,

גם שם לא מפתחים. לא עושים פיתוח לאותם יישובים ומשאירים אותם במצב לא נסבל: אין להם תשתיות, לא כבישים, לא מים, לא חשמל, לא שירותים מינימליים. אין מקום בארץ שמסיעים תלמידים באוטובוסים על כבישים לבנים, אלא במקומות האלה. אין מצב שהתלמידים האלה יוכלו לקבל את מה שמגיע להם. נוסף על כך, הם טוענים שמכינים לאותם יישובים תוכניות מפורטות כדי להתחיל לפתח, אבל התוכניות המפורטות האלה לא יאושרו בשנתיים הקרובות. אז כל הכסף, המיליארדים שכאילו הקציבו לפיתוח של היישובים האלה, לא יועבר לשם. אז המקום שיועד לו מלכתחילה הוא לא לפתח את היישובים האלה, אלא להעביר אותו למקומות אחרים, ואני חושב שזה גם עובר להתנחלויות. אז הכסף שמגיע לבדואים לא מנוצל שם. מה קשור?

בגלל שזה לא בא לבדואים זה הולך להתנחלויות?

אז, אם תרצי, תקבלי הסבר במקום אחר. תני לי להמשיך, כי את מפריעה לי. התוכנית הכלכלית, או החלטת הממשלה מס' 922, לא הביאה את הבדואים בחשבון, אבל מה? יש יישובים שמוכרים הרבה שנים, והם מסודרים, והם עם תקציבים רגילים, וכל השנים יש להם הכול. יש כמה יישובים כאלה. למה הם צריכים לקבל את התקציבים שלהם דרך המינהלת? למה לא לקבל אותם מהמשרדים הממשלתיים הרגילים? אגיד לכם למה: כי הם רוצים לחנוק אותם, לחייב אותם לקלוט את היישובים שהולכים להרוס ולעשות לתושביהם טרנספר, וזה לא מקובל. אני פונה מפה לאותם יישובים שכל הזמן קיבלו את הכספים שלהם, את התקציבים שלהם, דרך משרדי הממשלה, לא לשתף פעולה עם המינהלת. לא לשתף פעולה עם המינהלת. הם צריכים לקבל את התקציבים שלהם כמו כל יישוב אחר, והם לא צריכים להיות הכלי שבידי המינהלת ושר החקלאות, כשהכוונה היא טרנספר. איזה טרנספר? לפני שבוע, בדיוק ביום שלישי שעבר, ביקרתי בביר-הדאג'. נא לסיים. אני מסיים. תודה רבה. בביר-הדאג', לפני כחודש, הרסו בתים לכמה משפחות, ולא רק הריסה, אלא נקמנות.

אני מבקש לא להפריע. תנו לו לסיים את דבריו. יש בג"ץ, מה זה? בג"ץ, חברת הכנסת בן ארי.

את לא יודעת על מה את מדברת. לא, אל תתווכח אתה. תגיד את המשפט, אני לא אתווכח אתה. אני מבקש ממךְ. הרסו אפילו את התערובת של החיות שהם מגדלים, כיסו בעפר, כשזה לא קשור להיתרים או דבר אחר. חוץ מזה, ביר-הדאג', אין בו בית אחד עם היתר בנייה, והוא יישוב מוכר, ועושים עכשיו בחירות במועצה האזורית שם. מי שנמצא מחוץ לקו הכחול, פוסלים אותו מלבחור ולהיבחר. תודה רבה. קסניה סבטלובה? מיש מאוג'ודה. דב חנין, שלוש דקות. תודה

אדוני היושב-ראש, אני עליתי לדוכן כדי לברך את המציע, חבר הכנסת ברושי, ואת היוזמות הנוספות, על הצעת חוק שהיא הצעת חוק טובה, הצעת חוק עניינית, היא פותרת בעיה אמיתית. היא מאפשרת לאנשים שתורמים למשק, לתרבות ולספורט להישאר בישראל גם כאשר בחוק הקיים, אדוני היושב-ראש, יש מגבלה נוקשה מדי, שבעצם מונעת את המצב הזה. אתה בא אלינו, ואני מברך אותך על כך, ואומר: הנה בעיה אמיתית, אנחנו צריכים לרכך את הנוקשות שבחוק כדי לאפשר פתרון לבעיה האמיתית הזאת. אני מברך על כך, ואני שמח שהכנסת מייד תאשר את ההצעה הזאת פה-אחד. אבל אני רוצה להפנות את תשומת לבכם, עמיתי חברי הכנסת, לניגוד הקיצוני שקיים בין הדבר הטוב הזה שאנחנו עושים היום לבין מה שעשינו בדיוק אתמול, אתמול אנחנו העברנו בכנסת, הקואליציה העבירה בכנסת,

שעושה בדיוק את הדבר ההפוך: במקום להגמיש,

במקום ליצור מנגנון שמאפשר פתרונות, ליצור מנגנון שכובל את שר הפנים ומונע ממנו להפעיל שיקול דעת. אני מתכוון לחוק שבעצם אוסר כניסה לישראל של אנשים, על בסיס של עמדות פוליטיות. זה חוק מיותר, חוק שאין בו צורך, כי שר הפנים גם היום יכול לאסור כניסה של אנשים כאלה לישראל, אם הוא מחליט כך. אבל בעוד החוק הזה היום הוא חוק שגם מגמיש ויוצר אפשרות של שיקול דעת, החוק שהכנסת אימצה אתמול הוא חוק שמקשיח ומייצר טייס אוטומטי במקום שלא צריך אותו בכלל. יש פער גדול בין מה שקורה בכנסת, אדוני

ביום שני, שזה היום שבו מגיעות אלינו ההצעות שהממשלה חפצה ביקרן, לבין מה שקורה בכנסת ביום שלישי. אדוני השר לשירותי דת, נאמר במקורותינו שביום שלישי נאמר פעמיים "כי טוב", אז כנראה משהו בדבר הזה עובד. אני מקווה, אדוני היושב-ראש, שיהיו לנו הרבה חוקים בימי שלישי, ופחות חוקים בימי שני, כדי שאנחנו נקדם חקיקה טובה, עניינית, דרושה, במקום לקדם חקיקה הרסנית, מיותרת ומזיקה. תודה רבה. חבר הכנסת אורן חזן. אדוני היושב-ראש,

חברי הכנסת, אני רוצה לפנות דווקא בשאלה ליושב-ראש, שאלה אמיתית. השבוע שמעתי אותך מתבטא ומספר שבהנחה שחוק הדגל, התיקון לחוק הדגל, יעבור בכנסת ישראל, ואנחנו, כנציגי הציבור, כמי שנבחרנו לשבת בבית הזה, כשלוחי העם,

שמסמל יותר מכול את ריבונותו של העם היהודי בארץ-ישראל, את הריבונות של המדינה היהודית, אז אני מבקש שבכל מקום שאנחנו נלך ונייצג, כי אותנו מזמינים כנציגי ציבור רשמיים, חברי כנסת, חברות כנסת,

ראש ממשלה, נשיא, שילווה אותנו דגל ישראל. ואני שמעתי אותך, אדוני היושב-ראש, עומד מעל כל בימה ומספר, ומשמש ממש מודל, דוגמה וסמל, שאתה תפר את החוק הזה בבוטות. אנחנו נעבור על החוק הזה, אמרת. אתמול שמעתי חברים נוספים שלך, אצלכם ברשימה הפלסטינית המשותפת, שמדברים על חוקים נוספים, דוגמת חוק המואזין, שבעזרת השם יעלה ויעשה סוף למפגע, למפגע הרעש הסביבתי הזה שפוגע בראש ובראשונה באזרחים המוסלמים של מדינת ישראל, שמפחדים לדבר בגלל אותו שלטון פחד. אתה בטוח שהוא יענה לך? הנה, אתה כבר מתייחס. הנה, זכיתי לתשומת לבך. אני לא יודע אם נפלת בפח או לא, אבל ענית. אני שואל ומנסה באמת להבין, אם רק היית מבין את מה שאמרתי. מהלב, אם רק היית מבין את מה שאמרתי.

אני שואל אותך ומנסה להבין איך זה נראה שאתה יושב כאן, ובעבר גם בחוצפתך הואלת להגיד שאתה פה הריבון, ואתה יושב כאן ואתה מספר מעל הדוכן, אני מבקש ממך לצאת. אני מבקש ממך לחזור מהמילה. לא אומרים ליושב-ראש "חוצפתך".

אני אומר, קודם כול, אתה יודע, גם לבקש יש צורה. זה בסדר שאתה מבקש. אני מבקש, אל תטיף. אני אגיד עוד פעם: חבר כנסת, אני מבקש ממך לחזור,

מהאמירה שלך ליושב-ראש, תהיה סבלני כדי, "חוצפתך". לא דיברתי עליך כיושב-ראש עכשיו. דיברתי על האמירה,

אתה דיברת אתי כיושב-ראש. לא, תבין, עוד פעם, אם לא תחזור בך, אתה תורד

תסתכל, אתה עושה בדיוק, בדיוק, את מה שאני מנסה להבין. אם לא תחזור בך, אתה תורד מהדוכן. אני אומר עוד פעם: בעיני, אני מתרה בך פעם שלישית. אתה יכול להתריע פעם שלישית.

אם לא תחזור בך,

חבר כנסת שעומד מעל דוכן הכנסת,

ומצהיר שהוא יפר את החוק, תרד מהדוכן.

ביקשתי ממך שלוש פעמים. מי שעומד מעל דוכן הכנסת, אוקיי. נא לרדת.

נא להוריד אותו מהדוכן מייד. ואתה ממשיך בחוצפתך המרובה ומבזה את כנסת ישראל.

אינזל, רד מהדוכן. בערבית אינזל זה רד. אינזל זה רד. אתה ממשיך, בחוצפתך, תודה רבה. ואתה מבזה את כיסא היושב-ראש.

אתה מבזה, האמת היא שאני מבזה את הכנסת, לא אתה.

אתה לא מסוגל להתמודד עם האמת. אורן חזן, אתה מביא כבוד לכנסת. נכון, כבוד גדול.

לעמוד מעל הדוכן, אם תמשיך ככה, אני אוציא אותך מהאולם.

אני מבקש ממך להפסיק. למה אתה לא מסוגל לענות לי? אני מבקש, אני מבקש ממך להפסיק.

אם תמשיך ככה, אני איאלץ להוציא אותך מהאולם. אני רק מנסה להבין למה אתה לא מסוגל לענות לי. אני איאלץ להוציא אותך מהאולם. שב במקומך. לשבת פה ולהגיד, שב במקומך.

לשבת פה ולהגיד שאתה תעבור על החוק, אני קורא אותך פעם

ככה הוא עושה במקומות עבודה נוספים. תודה רבה. איציק שמולי, בבקשה. עכשיו ישעמם לנו. היה לך מעניין עד עכשיו... כן, יש לנו צעצוע. שלוש דקות לרשותך. אדוני

מההתחייבויות, והשאירה יותר ממיליון ישראלים חסרי כול. אנחנו לא מוכנים יותר להשלים יותר עם המצב הזה, ואנחנו אומרים לממשלה, שהתחייבה בתקציב הזה, ולא עשתה את זה, לקדם ביטוח סיעודי ממלכתי, שאנחנו, יש פה מספיק חברי כנסת, גם מהקואליציה, נתחיל לדחוף את הדבר הזה בכל הכוח. אנחנו הפסקנו לחכות לממשלה עם היוזמה שלה לביטוח סיעודי ממלכתי. אנחנו מבינים שזה לא יקרה מהממשלה, אף ששר הבריאות, אני מאמין לו,

אבל זה כבר התקציב השני ששר הבריאות מאוד מאוד רוצה, וזו הפעם השנייה או השלישית שזה לא קורה. ועד אז, אנחנו נעשה את הכול כדי לחייב את חברות הביטוח להשאיר את המבוטחים בתוך הפוליסות. ההפקרות הזאת לא יכולה להימשך. ואני רוצה להזהיר את כולנו מפני הטריק הקבוע בחודש דצמבר: האוצר אומר: הקפאה, וכל הקשישים נופלים בפח ומוחאים כפיים. מגיע חודש ינואר, והם מופתעים שממשיכים לזרוק אותם מהפוליסות.

כי אנחנו לא רוצים יותר להקפיא את ההחלטה המקורית לחסל את הביטוחים הסיעודיים. זה לא מה שאנחנו רוצים.

כי בעין אחרת משרד האוצר קורץ לחברות הביטוח ואומר: תמשיכו לזרוק אותם מהפוליסות. אנחנו דורשים החלטה פוזיטיבית: להשאיר את המבוטחים בתוך הביטוחים הקולקטיביים כל עוד אין פתרון אחר.

אני מודה לך. חבר הכנסת יהודה גליק, מיש מאוג'וד. עודד פורר. מיקי לוי, עומד על זכותו לדבר. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, החוק הזה הוא חוק בהחלט חשוב, אני אתמוך בו, אבל לא לשם כך עליתי עכשיו לדוכן. אתמול נפל דבר בוועדת הכספים, והיום כל כלי התקשורת, ללא יוצא מן הכלל, עוסקים בנושא המשכנתאות. כמה חברי כנסת שהנושא קרוב ללבם ואכפת להם מהזוגות הצעירים, אותם ילדים של כולנו, ללא הבדלי אופוזיציה קואליציה, שנאלצים מתחילת השנה לקחת משכנתאות. כאשר הריבית במשק היא ריבית אפס, המשכנתאות עלו בעשרות אחוזים. הנושא נבדק על-ידינו, ומתחילת השנה רווחי הבנקים, די היה להסתכל על רווחיו ברבעון אחד של בנק המזרחי כדי להבין איזה רווחים עצומים הבנקים מקבלים. אם אני לא טועה, המספרים אינם מונחים לפני, הבנק קונה ב-0.21 את הכסף, ומגיע לרווח של 3.1 3.2. רווח עצום, סדר גודל של 5 מיליארד שקלים מתחילת השנה על חשבון מבקשי המשכנתאות, הזוגות הצעירים ומשפרי הדיור. ומגיעה נגידת בנק ישראל, ואני מאוד מאוד מעריך אותה,

אישה מאוד מאוד מרשימה, עם ידע בלתי רגיל, מאוד תרבותית, יחד עם הממונה על הבנקים, ד"ר בר, והן מספרות לנו מה הבעיות במשק בנושא הדיור. לא גילו לנו שום דבר, אנחנו מכירים את הבעיות האלה. רק על טענה אחת, או על בקשה אחת, לא קיבלנו תשובה מבנק ישראל, שאמור לנווט את הכלים הפיננסיים כדי שהבעיה הזאת תיפתר, לא קיבלנו תשובה חד-משמעית איך אנחנו יכולים להקל על מבקשי המשכנתאות, שנאלצים בשנה האחרונה לספוג את כל העליות, אף-על-פי שהריבית במשק היא אפס. תשובות כמו עמידות הבנקים, העמידות הפיננסית שלהם, כל הדברים שבעולם, רק לא דיברנו על הזוגות הצעירים. ואני הולך הביתה עם תחושה רעה מאוד, ומקבל עשרות טלפונים מזוגות צעירים, וממובילי דעה בציבור, שמפנים אצבע מאשימה גם אלינו, אל חברי הכנסת, שלא דאגנו להם. ולא דאגנו להם. והיום, יחד עם חברים נוספים, ביקשתי הצעה דחופה לסדר-היום ודרשתי מיושב-ראש ועדת הכספים לזמן מחדש את נגידת בנק ישראל, ד"ר פלוג, ואת הממונה על הבנקים, ד"ר בר. לא יעלה על הדעת, תודה רבה. אני מסיים, אדוני. לא יעלה על הדעת שהריבית במשק היא אפס, וההלוואות למשכנתה יעלו בעשרות אחוזים.

תודה רבה. עמר בר-לב, איתן ברושי הציג את זה. יוסף ג'בארין, עבדאללה אבו מערוף, מוותר, עליזה עאידה תומא, שטרן, נחמן שי, אתה רוצה לדבר?

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני תומך בהצעת החוק הזאת ומברך עליה. לפני כמה חודשים הגשתי הצעת חוק אחרת, שקשורה גם כן לחוק הכניסה לישראל, והיא עסקה בעניין של חוקרים שמגיעים למוסדות מחקר,

עילית של מחקר בישראל, מספר מאוד מצומצם, ספורים בשנה, ואותם מוסדות מתכוונים לקלוט אותם לעבודה ארוכת טווח בישראל על בסיס מחקר משותף שנעשה על-ידי אותם חוקרים ועל-ידי חוקרים ישראלים. מדובר באמת בעידית שבעידית במדע הבין-לאומי. חוקרים משתפים האחד את האחר, או האחרת, בעבודות שלהם, מחקר שהוא בין-תחומי, שבשורה התחתונה יכול להביא לפריצות דרך ולהישגים. אומנם כהצעת חוק ההצעה שלי לא עברה, אבל היא מצאה את דרכה למשרד הפנים, ואחרי עבודת מטה ארוכה, בשיתוף עם המועצה להשכלה גבוהה ועם ועד ראשי האוניברסיטאות, הצלחנו להגיע לנוהל חדש, שבאמת יאפשר לחוקרים וחוקרות מהקהילה הבין-לאומית לבוא לארץ, לשהות פה תקופה ארוכה, אני מדבר על סדר גודל של שנים, אני מבין שהצעתך היא לתקופות יותר קצרות,

ובאמת, כדי לאפשר להעמיק את המחקר. אני שמח שמשרד הפנים הבין את חשיבות הנושא הזה. אנחנו חיים בעולם גלובלי, לכן גם הצעת החוק הזאת היא נכונה ונבונה, אנשים נעים ממקום למקום, ואנשים מעבירים את כישרונותיהם ויכולותיהם מארץ לארץ, כך צריך לעבוד בעולם מודרני, כך צריך לעבוד בעולם גלובלי.

תמיכת משרד הפנים גם בעניין הזה וגם באותה הצעת חוק שאני הבאתי, אומנם לא במתכונת של הצעת חוק, אבל זה פחות חשוב, לצורך העניין, היא עדות נוספת, בעיני, לפתיחות שמדינת ישראל מוכנה לגלות לחשיבות של שיתוף פעולה בין-לאומי, של העברת כישרונות ממקום למקום, של צירוף יכולות שחוצה גבולות גיאוגרפיים ובין-לאומיים ומביא לכך שאנשים יוכלו לעבוד יחד, ליצור יחד ולקדם יחד נושאים. זו תפיסה נכונה, מודרנית, ואני מברך על כך, ואני רוצה לברך את חברי על הצעת החוק הזאת. תודה רבה.

תמר זנדברג, לא שם. יעל גרמן, אוסאמה סעדי, מירב בן ארי, מוותרת. באסל גטאס, מוותר, באסל גטאס?

יוסי יונה, מאיר כהן, ג'מאל זחאלקה, יואל חסון, אמיר אוחנה, מיכל רוזין. תם סדר הדוברים.

תם סדר הדוברים. אה, חשבתי שאתה רוצה, לייבזון, אני מבקש לקיים הצבעה. הוא לא קרא לי לייבזון כבר הרבה זמן. כן, לא הייתי כאן. בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הכניסה לישראל

(הארכת רישיון לישיבת ביקור),

בעד, 11, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה התקבלה בקריאה ראשונה ועוברת לוועדת הפנים והגנת הסביבה. אני עובר לשר הדתות, שאילתות. שרת המשפטים לא תשיב. חבר הכנסת אלעזר שטרן. קודם השר. אפשר לצרף אותי, בבקשה, להצבעה? בדיעבד, באופן היסטורי, רטרואקטיבי.

אני רצתי כמו משוגעת מוועדת, אני מעריך את הריצה שלך, חברת הכנסת נחמיאס ורבין,

הרי היא ביקשה להצטרף, והצטרפת כתומכת בחוק. אדוני השר. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח. חבר הכנסת אלעזר שטרן, פעם שנייה, אינו נוכח. תודה. פעם שלישית,

אתה את שלך עשית, בעלי השאילתות לא נמצאים כאן. אני מודה לאדוני.

סגן מזכירת הכנסת, הודעה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 27), התשע"ז 2016, שהחזירה ועדת הכספים.

כבוד היושב-ראש, הנושא יעלה בנשיאות. אני מבטיחך נכוחה, אני מעריך מאוד, אדוני השר, גם שבאת היום לכנס שלנו ללא התראה מראש. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום רביעי, ט"ו בחשוון התשע"ז, 16 בנובמבר 2016, בשעה 11:00.